2 בינואר 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1081/25 וכלה בהצעת חוק

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, גמלה לתלמיד), התשפ"ג 2023, מאת חברת הכנסת נעמה

תוקפת מיעוטים, מכניסה לבתי הספר של הילדים שלנו גזענות חשוכה, אומרת לנו שאנחנו פראיירים ונמצאים פה רק בשביל לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלנו לצבא?

אנחנו יכולים ללכת הביתה ולראות סדרות, להגיד לעצמנו: זה לא שלי, זה לא מעניין אותי, אני אקטין את עצמי לנקודה, אני אראה תוכניות בישול עם חיים כהן עד שזה ייגמר. יש רק בעיה אחת עם הקונספט הזה:

לא ייגמר. אין אף דוגמה בהיסטוריה, אפילו לא אחת, שבה שלטון דתי ולאומני אומר לעצמו: טוב,

אני לא אנסה לכפות את דרך החיים שלי על אנשים שלא מסכימים איתי. בואו לא נעשה לעצמנו הנחות. בואו לא נגיד לעצמנו שהם רק מדברים ככה וזה לא יקרה, כי זה כן

לא דרש שליטה במינהל האזרחי כי זה התחביב שלו, הוא רוצה סיפוח,

אם בשביל זה צריך לדרוס את הצבא, הוא ידרוס את

האור ויגיעו למסקנה שהם מאמינים בערכים הליברליים של מגילת העצמאות.

בן גביר ודרעי ימשיכו כל עוד אף אחד לא יעצור בעדם. אבל אף אחד לא הציע ליש עתיד להצטרף לקואליציה.

אם לא תהיה התנגדות, הם לא יאטו. ששואלים פה ברחוב, לא מה הפסדת, לא רוצים אתכם בקואליציה.

גם לנו יש עקרונות מקודשים שאנחנו לא מוכנים לעבור עליהם. אם ידרשו

לממן את התוספות לחינוך החרדי, שבו לא מלמדים מתמטיקה ואנגלית, יש לכם זכות מלאה להגיד שאתם לא מסכימים.

עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בשבוע הראשון לכהונת הממשלה שזה עתה קמה. נמצאים אחרי תהליך מתיש של חודשיים של משא ומתן, שבהם כל השותפים הקואליציוניים סחטו מראש הממשלה הנבחר כל מה שהיה אפשר, תוך כדי חתימה על הסכמים עבים שאולי לא היו כדוגמתם מבחינת הגודל של ההסכמים הקואליציוניים. וההסכמים האלה בהחלט ראויים לבחינה מעמיקה, לדעת איזה סוג ממשלה הולכת לקום כאן. הרי לכאורה, מעשים עוד אין, אבל לפחות הכוונות ומה היה חשוב לשותפים במסגרת המשא ומתן ועל מה הם שמו דגש ואיפה הם נלחמו ואיפה רשמו לפרטי פרטים ועל מה דילגו כבדרך אגב, הדברים האלה מלמדים לא מעט. אני רוצה לפתוח בהיבט שהוצג מהרגע הראשון של הבחירות שהיו. השר וסרלאוף, דובר על כך שאתם מקימים ממשלה של ימין על מלא,

הגיעו ימות המשיח, הימין יכול להקים ממשלת ימין על מלא. אני, אדוני השר, הלכתי לעיין בהסכמים הקואליציוניים כדי לחפש את השינוי הגדול, הדרמטי,

סוף-סוף אחרי כל כך הרבה שנים, דווקא היו ממשלות, כמעט כל הממשלות שנתניהו הקים בחייו, הן דווקא לא היו ימין על מלא, הוא דאג תמיד שיהיו לו שותפים מסוג אחר,

הזדמן לפניו, הייתה לפניו הזדמנות להקים ממשלת ימין על מלא. על מה נאבקתם כדי שזה ייכנס להסכמים לפרטי-פרטים

מה הדבר הראשון שמחפשים בהסכמים של ימין על מלא?

הרי סוף-סוף, ימות המשיח, יש ממשלת ימין על מלא. הייתה פה ממשלה שעוד לא הייתה ימין על מלא, שכמעט אפילו החילה ריבונות, הייתה קרובה לזה. אז אם יש ימין על מלא, לכאורה,

הלכתי וחיפשתי מה יש לנו בעניין הריבונות, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, ראיתי סעיפים מאוד מפורטים, יש פה סעיפים של התקנים שיעברו מפה לשם, משם לפה, כאלה מגילות, על חוק ההפליה יש פסקה ארוכה. מה נאמר לנו בעניין הריבונות? "לעם ישראל יש זכות טבעית על ארץ ישראל. לאור האמונה בזכות האמורה, ראש הממשלה יוביל לגיבוש וקידום מדיניות שבמסגרתה תוחל ריבונות ביו"ש, תוך בחירת העיתוי ובשקלול כלל האינטרסים הלאומיים והבין-לאומיים של מדינת ישראל".

זה סעיף שהיה יכול להופיע גם ממשלות שלא היו ימין על מלא. אפילו בממשלת האחדות היה,

איפה כל המרץ, השר וסרלאוף, שהשקעתם בסעיפים מפורטים עד לתקן האחרון שיעבור מהמשרד הזה למשרד הזה, ולוחות זמנים, ו-30 יום ו-60 יום? כשזה הגיע לעניין של ריבונות, נעלם הפירוט, נעלמו המועדים. כנראה שזה פחות חשוב מלהעביר סמכויות מפה לשם,

היחידה הזאת ליחידה אחרת. ריבונות יכולה לחכות. אם יש כבר ממשלת ימין על מלא, היא תתעסק בפירוקים של היחידות של משרדי הממשלה, זה ייעודה. חיפשתי נושא אחר, אדוני השר: ירושלים. הרי אין דגל יותר מתאים לממשלת ימין על מלא מאשר פרק מאוד מפורט וארוך בעניין של ירושלים.

בנייה בעטרות, שכונה אסטרטגית בירושלים,

אנחנו קידמנו בממשלה שלנו, שכל כך הרביתם לתקוף אותה ולקרוא לה ממשלה שמאל, אנחנו קידמנו. אז ציפיתי שבהסכם הקואליציוני, באותה רמת פירוט ודייקנות כמו שנכנסו עניינים של פירוק היחידות, ייכנס גם פיתוח של ירושלים: כמה כסף תרצו להשקיע בה, איך תרצו לקדם בה את המשילות, איך תרצו לקדם בה בנייה, כולל השכונה האסטרטגית בעטרות. מה מצאתי, אדוני השר וסרלאוף? שני סעיפים קטנים. זה מה שיש על ירושלים.

על פירוק היחידות וההכנסה שלהן למשרד לביטחון לאומי יש עמודים, דווקא בהסכם שלכם, פה מה מצאתי? "הממשלה תשקוד על ביסוסה ופיתוחה של ירושלים בירת ישראל" נו, כאילו יש ממשלה שלא כתבה את זה, "בבנייה רחבת היקף, בתשתיות, בתעסוקה ובתקציבים. הממשלה תפעל לשמירה על ריבונות מלאה וחיזוק המשילות בירושלים". זה מה שיש. זה מה שיכולתם להוליד? זו ירושלים בממשלת ימין על מלא? איפה כל היצירתיות והנחישות, לוחות הזמנים וכמות והכול ופירוט? הרי אתם לא מאמינים לראש הממשלה במילה אחת, הכול כתבתם מאוד מאוד מפורט בהסכמים, ופה פתאום זה נעלם. כל הנחישות הזאת נעלמה כלא הייתה. כי מה זה ירושלים? עניין קטן בממשלת ימין על מלא. את מי היא מעניינת. הפירוק של היחידות, זה הרבה יותר חשוב, כי זה ימין אמיתי, ירושלים יכולה לחכות, כנראה לממשלה שלא תהיה ימין על מלא, כדי שבאמת תקבל החלטות עם תקציבים ועם אמירות ברורות ותקדם שם שכונות אסטרטגיות. עוד נושא מעניין, שדווקא עלה לכותרות בעצם הימים האלה,

עוד לפני זה, נושא אחר שאפילו לא עלה לכותרות. אני דווקא מכיר ממשלות נתניהו אחרות, שהבנייה ב-E1, שהיא עניין אסטרטגי מבחינת הימין הלאומי, הופיעה שם באמירות מאוד מאוד ברורות בהסכמים הקואליציוניים, בקווי היסוד. היו ימים. היינו צריכים לחכות לממשלת ימין על מלא, אולי לא מצאתי, אולי אדוני השר יעזור לי למצוא איפה הסיפור של 1E בהסכמים הקואליציוניים, או שהוא נעלם כי זה סך הכול עניין זניח. מה לזה ולממשלת ימין על מלא? מה אכפת לה מ-E1 ומקידום הבנייה שם?

לא מצאתי בכלל, ולא עם לוחות זמנים ולא עם אמירות ברורות. כנראה שיש לימין על מלא דברים יותר דחופים. אבל נושא אחד דווקא כן מוזכר. דיבר יושב-ראש מפלגתך, לאורך כל מערכת הבחירות הוא לקח כאחד הסמלים לשינויים שהוא רוצה להביא את הסיפור של הר הבית, נושא שהוא בכותרות השבוע, ואמר: אנחנו נשנה דברים. מה כן מצאתי? מה שהיה הוא שיהיה. זה מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים. אז מכל הבטחות הבחירות הגדולות, כנראה שהר הבית הוא גם לא עניין של ימין על מלא. אבל אתה יודע מה? לא עלה בידו במשא ומתן, כנראה בפירוקים הוא יותר נחוש מהסיפור של הר הבית. אבל שמעתי אותו אומר השבוע: אני השבוע עולה להר הבית. כי זה מותר. הרי להתפלל אסור, אבל במסגרת הסטטוס-קוו זה מותר. ופתאום, שלום, אדוני שר החינוך והשר המקשר, פתאום, השר וסרלאוף, אני קורא הודעה חדשה של השר בן גביר, שאומר: אני בוודאי אעלה להר הבית, מתישהו, שם. איכשהו נעלם העניין השבוע. מה קרה? הודעה אחת מהחמאס עם איומי חמאס שהכניסה את נתניהו לבהלה, והוא התקשר בבהלה לשר בן גביר, וגם עניין הר הבית נעלם. נבהלתם? בן גביר הגדול, שאיים על כולם והיה צריך פה לשנות מציאות, זאת לא עוצמה יהודית, חבר הכנסת אלקין, זה לא מקרין עוצמה. בטלפון אחד מראש הממשלה שנבהל מהחמאס נעלם עניין הר הבית? זה ימין על מלא? ככה זה יימשך? זה מה שהבטחתם? לצאת מהאולם זה לא תמיד פתרון להתמודד עם בעיות,

הציבור בסוף רואה: אם לשר בן גביר הקשוח והגדול, תקוות הימין, מספיקה הודעת איום אחת של החמאס וטלפון בהול מראש הממשלה כדי שהוא יתקפל מהדגל שהוא הרים במערכת הבחירות, אז אנה אנחנו באים? לאן נגיע? זה ימין על מלא? כרגע, בשבוע הזה, היה קיפול על מלא. אבל אחרי שהתקפלתם על מלא, כדאי לראות איפה כן הצלחתם: בפירוקים, הצלחתם, עברתי על ההסכמים הקואליציוניים ומצאתי יותר מ-20 יחידות ממשלה שמפורקות ממשרד אחד ומועברות למשרד אחר, וחלק עוד לפנינו. בפירוקים אתם מעולים: מג"ב יו"ש מתפרק מהעבודה שלו תחת צה"ל ומועבר לאחריות ישירה של השר בן גביר, מתפ"ש והמינהל האזרחי מפורקים מהרמטכ"ל ומועברים לשר סמוטריץ'; יחידות תוכניות חוץ וקידום שותפויות במשרד החינוך מפורקות ממשרד החינוך, לאבי מעוז, המועצה להסדר ההימורים בספורט וקרן המתקנים, עכשיו מפרקים אותן ממשרד האוצר למשרד התרבות והספורט. אדוני ישים לב שהזמן תם. אני מסיים. רק אסיים את הרשימה. רשות האכיפה במקרקעין, ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי, המשטרה הירוקה המסכנה, מפרקים אותה מהמשרד להגנת הסביבה ומעבירים אותה למשרד לביטחון לאומי. מה הם יעשו שם, רחמנא ליצלן? הם הרי לא יודעים לעבוד בלי אנשי המשרד להגנת הסביבה. איך הם יפתחו תיקים? זה לא עובד. מה הבעיה? אכיפה, צריך לעשות אכיפה. אלקין, זה עובד

אני אסביר לך, חבר הכנסת סעדה, היות שהייתי שלוש שנים השר להגנת הסביבה, ואני יודע בדיוק איך המשטרה הירוקה עובדת, יודע בדיוק: אין לה שום יכולת לעבוד בלי אגפי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה. הם לא יודעים לפתוח תיקים, כי זה בעיקר תיקים נגד מפעלים מזהמים. בלי המדידות והאגפים, תודה לאדוני. הם לא יודעים לעבוד. לכן גם האכיפה הסביבתית תהיה על אפס. תודה לאדוני ותודה לחבר הכנסת סעדה. יש פה רשימה ארוכה מאוד, כי בלפרק אתם מצליחים. ממשלת פירוק על מלא יש כאן, ממשלת קיפול על מלא, כמו שנתן לנו דוגמה השר בן גביר, כנראה שגם יש כאן, ממשלת ימין על מלא, בינתיים, בהסכמים האלה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ואני קורא לכנסת להביע אי-אמון בממשלה.

לחבר הכנסת אלקין. ישיב על שתי ההצעות במשולב שר החינוך והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יואב קיש. רק שני שרים? שר החינוך יואב קיש: תודה שאת דואגת לי.

מארבעה.

כן, בבקשה, אדוני.

שר החינוך יואב קיש: כבוד היושב-ראש,

אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני על הדוכן כשאתה היושב-ראש. אני מאוד שמח, הייתה כבר פעם אחת, כשחתמת. שר החינוך יואב קיש: נכון,

כשחתמתי.

אני מצטרף לכל הברכות מכל הבית הזה, עכשיו אני יכול לדבר, קודם רק חתמתי, אני מאחל לך הצלחה גדולה.

אני בטוח שתייצג היטב את כל חלקי העם בכנסת וכיושב-ראש הכנסת. אני חושב שזאת זכות גדולה של סיעת הליכוד שבחרנו בך לתפקיד.

חבריי חברי הכנסת,

אני קודם כול שמח שהדאגה הגדולה שהייתה פה בחודש האחרון אני לא יודע אם אתה זוכר,

אתה אולי לא היית בכל הדיונים, אבל חבר הכנסת סעדה וחבר הכנסת חנוך מלביצקי, אתם זוכרים כמה הם דאגו ואמרו: תקימו כבר ממשלה, תקימו. הקמנו ממשלה, כל מי שדאג. אז היית שרה, חברת הכנסת ברביבאי. כמה פעמים שמעתי "תקימו ממשלה"? אז הינה, בשורה: הקמנו ממשלה. אז תמשלו. שר החינוך יואב קיש: דאגתם לזה, קיבלתם את זה. מיכל שיר סגמן (יש עתיד): אז עכשיו תפילו ממשלה, מה הבעיה?

לזה. שר החינוך יואב קיש: אז קודם כול,

אני לא רואה אותו, אני לא יודע כמה נראה אותו. הוא בא ואמר, אני לא יודע איך לקרוא לביקורת הזו, יש כאלה שהיו קוראים לזה הסתה נגד חרדים. בואו נשתמש במילים קצת יותר עדינות. קשה למצוא ביטוי לדבר הזה, אבל כשאתה בא ומכוון את

שר החינוך יואב קיש: לכן אני רק אומר,

תודה לחבר הכנסת להב הרצנו. שר החינוך יואב קיש: הצביעות הגדולה והשקר הגדול, שעולים פה לדוכן ומדברים, כשהיית לפני רגע מוכן לשלם כל מחיר, אנחנו מדברים פה על שוויון, אני חושב שהדבר הזה הוא מגוחך. לאחר מכן עלה פה חבר הכנסת אלקין, אתה יודע מה, הזכרת לי קצת את החשש, תקימו כבר ממשלה. גם אתה אמרת.

השר אלקין, הוקמה ממשלה, וזו ממשלת ימין על מלא,

בושה. ממשלה קיצונית על מלא, התכוונת. תודה רבה לכם. רבותיי, בהתאם לתקנות הכנסת, נתחיל עתה בדיון הסיעתי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. שוויון אין פה. אין שוויון, אפליה בין אור לחושך, ממש, שלוש דקות לרשותך,

בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להקדיש את הדברים שלי למספר הקטן מאוד של נשים, של שרות בממשלה. הממשלה ה-36 התאפיינה במינוי מספר שיא של נשים. הייתה לי הזכות להיות חלק מהממשלה הזו. תשע שרות, אי-אפשר להישאר אדישות לתוצאות שזה הביא. הייתה תנופה אדירה של הסיעה, מינינו עשר מנכ"ליות. גם לראשונה הייתה מנכ"לית של משרד ראש הממשלה, תקצבנו בצורה מסיבית את כל התוכניות של מיגור האלימות במשפחה והאלימות המינית, דבר שלא קרה שנים רבות, הכשרנו שופטים ושופטות בנושא האלימות, הגדלנו את כוח האדם במשטרה ביחידות שמתעסקות באלימות ועבירות מין, קידמנו אין-ספור חקיקות, כמו למשל להחריג את עברייני האלימות במשפחה ועבירות המין מהמנגנון של השחרור המינהלי,

כשיש עומס בכלא, משחררים עבריינים כאלה, ועצרנו את זה, תקצבנו את מערך הטיפול הנפשי של הנפגעות והנפגעים מעבירות מין, ועשינו עוד כל כך הרבה מהלכים. תראו איך הדברים באמת מבוצעים כשיש בפנים נשים שהנושא הזה חשוב להן. עכשיו אנחנו אומנם באופוזיציה, אבל אנחנו עדיין כאן, לא ישתיקו אותנו ולא יזיזו אותנו לספסלים האחוריים של האוטובוס או של הוועדות בכנסת. נמשיך לפעול ללא פחד וללא לאות למציאות שבה יהיו פשוט נשים בכל מוקד של קבלת החלטות, בכל ממשלה, בכל כנסת, דירקטוריון, אולפן, מעבדה, יחידה צבאית, בכל מקום. חשוב להבין, בלי נשים בממשלה ובכל גוף שהוא שמתווה מדיניות ומקבל החלטות, ההחלטות שמתקבלות הן פשוט פחות טובות, כי הן לא מייצגות תפיסה וצרכים של מחצית מהאוכלוסייה. צריך יותר נשים בממשלה, כי מה לעשות, עדיין יש פערי שכר אדירים בין גברים לנשים, כי מה לעשות, עדיין 21 נשים נרצחו בשנה שחלפה, כי כשאישה מקבלת החלטות, למשל על המרחב הציבורי, היא יודעת, היא חווה על בשרה, היא יודעת איזו חשיבות יש לתאורת רחוב, כי היא יודעת מה זה להסתובב לבד בלילה, כשאישה מקבלת החלטות על מערכת הבריאות שלנו, היא באמת מבינה את הצורך בטיפול במחלות שרק נשים סובלות מהן, כמו דיכאון אחרי לידה. מה לעשות, גבר לא יחשוב על זה. מחקר על גבי מחקר, לא של פמיניסטיות, אלא של גופים כמו קרן המטבע הבין-לאומית, הבנק העולמי, מוכיחים שאין דבר יותר מגביר צמיחה כלכלית, משפר בריאות, מצמצם תמותת ילדים ומקדם חינוך יותר מאשר שילוב של נשים בעמדות מנהיגות. אז אני קוראת לממשלה הזו: נכון, אין הרבה שרות, אבל לפחות תשלבו נשים בתפקידים הבכירים שאתם ממנים, בתפקידי מפתח במשרדים המשמעותיים. לפחות את חוסר הייצוג הזה תתקנו במינויים שלכם. משפט אחרון, בבקשה. יש לי עוד רגע. אני קוראת להמשיך את מה שהתחלנו, לפעול למיגור האלימות, לפעול לקידום שוויון בשכר,

אנחנו, וזה מסר שמאוד חשוב לי להעביר, כנשים באופוזיציה, לא נגיד שאין לנו כאבי בטן על הנשים המוכות או על מקרי האונס. לנו כן תכאב הבטן. לנו הבטן מתהפכת כשאנחנו רואות נשים במצוקה, ולכן למען נשים, למען הסוגיות האלה, אנחנו נשתף פעולה. תודה, גברתי. לנו הנשים יש אחריות לדאוג אחת לשנייה, כי היום זו אולי מישהי אחרת, אבל מחר זו הבת שלך. הפעמים היחידות שנשים הצליחו במאבקים שלהן בישראל היו כשעבדנו ביחד, ואף אחד לא יעשה את העבודה הזו עבורנו.

אסיים בציטוט ממסכת אבות: "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש". אז אני אומרת מהבמה הזו: במקום שבו אין נשים השתדלי להיות אישה.

תודה לך, גברתי. נא להקפיד על מסגרת הזמנים. חבר הכנסת אלון שוסטר יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת משה ארבל, שאיני רואה כרגע באולם, אז נא לוודא שהוא מגיע. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, אדוני. שלום, היושב-ראש. הצלחה מרובה. שתביא גאווה לכולנו.

חברות וחברי הכנסת, אנו קוראים להביע אי-אמון בממשלה שרואה במגילת העצמאות שלנו איום לאומי. כך אני מבין. כך אני מבין כאשר אני מסתכל במה שכתוב באותו טקסט מקודש עבורי,

"תהא פתוחה לקיבוץ גלויות" ומביאים את חוק הנכד, כדי שחס וחלילה אנשים שמרגישים קשורים אלינו לא יגיעו. כתוב בטקסט המקודש הזה, במגילת העצמאות: "פיתוח הארץ לטובת כל תושביה" והינה בחודשים האחרונים אנחנו שמענו דברי הבל ודברי נאצה על כך שהממשלה הקודמת השקיעה, רחמנא ליצלן, או רצתה להשקיע, אוי ואבוי, במשך כמה שנים כמה עשרות מיליארדי שקלים בחברה הערבית, בתשתיות, בביטחון, בנושאי חברה. אנחנו רוצים להשתית את החיים שלנו כאן, כך קבעו מייסדי האומה הזו בעיצומה של מלחמה, על יסודות הצדק, והינה, חברות וחברים, במקום לרדוף את הצדק אנחנו רודפים את שומרי הצדק, את שומרי הסף: היועמ"שית לא מוזמנת לישיבת ממשלה, השופטים כבר מקבלים איומים מרומזים וישירים שאם, אוי ואבוי, הם לא יפסקו כפי שהרשות המבצעת הייתה רוצה, הם יוחלפו, תשתנה שיטת הבחירה שלהם. אנחנו נדאג לכך שהם יבינו. אנחנו נמצאים במצב, חברות וחברים, שאנחנו נאבקים ביסודות הצדק ולא מחזקים אותו. המגילה שלנו, של כולנו, מדברת על שוויון זכויות מלא, אדוני היושב-ראש, ונשמעים קולות, לא בקצות המחנה, של הממשלה הזו, שמדברים על מה שנראה לפחות בעיני 2 מיליון בוחרים כתקלה מוסרית ממדרגה ראשונה. אנחנו מדברים על שמירת המקומות הקדושים, והינה הר הבית, מקום קדוש, עלול חס וחלילה להיות מקום תבערה, וידענו ימים כאלו. אני מקווה שהפירומן שנבחר לשמור על הביטחון הלאומי שלנו לא יבעיר את המזרח התיכון. תוך כדי כך, לא רק הערכים שלנו החשובים, המכוננים, נמצאים בתזוזה, בקריסה, באיום, המוסדות שלנו הפרקטיים, החשובים כל כך, מוסדות הביטחון, מוסדות החינוך, עצמאות המשטרה, כל אלו נפגעו עוד לפני שהתחילה הממשלה לפעול, ואני לא מצליח להעלות בדעתי מדוע היה צריך לשים מכשלות כל כך ברורות בפניה של הממשלה הזו כאשר ביהודה ושומרון יהיו שלושה שרים שיבחשו בקלחת ויריבו ביניהם, כאשר משרד החינוך מנותץ לרסיסים, כאשר המשטרה מאוימת באי-ממלכתיות ובהשפעה פוליטית. אני רואה בממשלה הזו ממשלה שמובלת על ידי מורשעים ונאשמים, שמטילה כתם אתי על הדמוקרטיה הישראלית. ממשלה שמדרדרת את חברינו, אחינו ואחיותינו החרדים, לבורות בהשכלה כללית ומתוך כך לעוני, וממשלה שבשורה התחתונה, אדוני היושב-ראש, חצי מהעם הזה, השותף למלאכת הצמיחה,

הביטחון, עלול חס וחלילה להרגיש זר בביתו. ממשלה, תתעשתי. תודה, אדוני. במקומו של חבר הכנסת משה ארבל, יעלה ויבוא חבר הכנסת אוריאל בוסו, מטעם סיעת ש"ס.

שלוש דקות לרשותך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת שוסטר, בסיום דבריך דאגת לבורות שלנו, לתוחלת החיים שלנו. שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן דאג להשמנה שלנו, חטוב הגזרה דואג להשמנה ולבריאות של אוכלוסייה נרחבת. אז אני, קודם כול, רוצה להודות, כהבטחת הבחירות של תנועת ש"ס והרב אריה דרעי, על ביטול את המיסים שהגיעו ברשעות, לא לשם טובה ולא לשם בריאות, ולהודות לשר האוצר שאכן נענה לכך וביטל את הרפורמה ואת הגזרות, את המס על החד-פעמי ועל השתייה המתוקה, להודות לשר התקשורת חבר הכנסת שלמה קרעי, שהודיע שיבטל את הרפורמה ששר התקשורת הקודם יועז הנדל רצה בשביל לפגוע בציבור החרדי וייתן לכל אחד לחיות איש כאמונתו, ולהודות לשר לשירותי דת, השר מיכאל מלכיאלי, שביומו הראשון ביטל בשלב הראשון את הרפורמה בכשרות שהשר הקודם מתן כהנא עשה. אלה רפורמות שהגיעו באכזריות, ודינן להסתלק מן העולם. המיסים על השתייה המתוקה, הרי זה שקר ואכזריות. תבדקו אצל כל היבואנים אם הם ירדו בהכנסות שלהם או לא. הן נשארו אותו דבר, מי ששילם זה הציבור. כשהגיעו לוועדת כספים ואמרו: נכניס 300 מיליון שקל מזה, כשהכינו את זה בתקציב, אמרנו להם: זה שקר. מיליארד שקל, ומתגאה אחר כך שר האוצר: נשארו לנו איזה 50 מיליארד. מאיפה? מהציבור. לא עשית הסברה בנושא השמנה. הטלת מיסים על הדיאט, על הזירו. רצית כסף מזומן ועכשיו, בשביל ההתחייבויות הקואליציוניות שלך למנסור עבאס. לקחת את זה מהחלשים. נתת מיסים על החד-פעמי, שהחלק שלהם, תודה,

לקחת מיסים על החד-פעמי, שהם סך הכול 5% מכל איכות הסביבה במדינת ישראל, כי רצית כסף מזומן.

וזה מתבטל, ותקים במקום זה תחנות מחזור במיליארדים שנמצאים בקרן לניקיון.

לא עשיתם את זה, רק רציתם לגזור גזרות. וברוך השם, זו ממשלה שבאה לעבוד, ואני מודה על כך לשרים וליושב-ראש התנועה הרב אריה דרעי שעומד בהתחייבויותיו,

תודה לחבר הכנסת בוסו. יעלה ויבוא חבר הכנסת מאיר פרוש. בבקשה. בושה. בושה. תתביישו. מסתדרים בלעדיך. אתה לא מסתדר בלעדינו כלום. דקה אתה לא מסתדר בלעדינו.

אתה לא מסתדר בלעדינו כלום. דקה אתה לא מסתדר בלעדינו, דקה. תודה, רבותיי. רשות הדיבור לחבר הכנסת

במשך יותר משנה הורגלתי, כמו כל אלה שהיו לאחרונה באופוזיציה, להצביע אי-אמון בממשלה. מיותר לפרט ולהסביר מדוע הצבענו, חבריי ואני, נגד הממשלה. כל מי שהיה פה ב-18 החודשים האחרונים ראה אותנו מסתובבים כסהרוריים, נחושים

חיכינו בפינה לאלה מקואליציית השינוי, ארבנו להם ליד כל מכשול כדי להפיל אותם, עד שברוך השם הצלחנו. אמרתי קודם שיותר משנה הורגלתי להצביע אי-אמון. אני, כיהודי חרדי, מחכה ומתפלל בכל יום ובכל תפילה לביאת המשיח. אנחנו אומרים: "ותחזינה עינינו בשובך לציון". אנחנו רוצים בכינון מלכות בית דוד במהרה. אנחנו אומרים ומתפללים: "המלוכה והממשלה לחי העולמים". הגאולה האמיתית תהיה כאשר הכול יתנהל כאן בארץ על פי שלטון התורה. הממשלה שהוקמה בשבוע שעבר, כאשר יותר ממחצית החברים הם דתיים וחרדים ורובם ככולם מסורתיים, הרי ברור שהיא עדיפה ורצויה יותר מאשר הממשלה שהובסה בבחירות לפני כחודשיים ועברה מן העולם. הממשלה הנוכחית היא עדיפה ויותר רצויה, ולכן אנחנו נצביע היום אמון בממשלה. גם הממשלה הנוכחית, לצערנו, אינה מוכרזת כממשל של שלטון התורה,

כמו שאמרתי, היא עדיפה על הממשלה שהתפזרה. אני מדגיש כי אנחנו חייבים לדעת שגם אם הממשלה הזו,

עדיפה, בוודאי שלא נסכים ולא נשתוק אם וכאשר מחללים ומחרפים את תורת ה' ואת מה שנאמר בה. התורה היא חיינו, ותורת ישראל היא מעל כל אינסטנציה וקביעה. "זאת התורה לא תהא מוחלפת"; ממשלה, יכול שהיא תהיה מוחלפת. אנחנו מחויבים בשמירת התורה, ואנחנו חוששים מחילולה ומכך שהארץ עלולה, חס ושלום,

תודה לחבר הכנסת פרוש. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר תעלה ותבוא, בבקשה.

אתה הבנת למה הוא מתכוון? שתוק, שתוק. אני רק רוצה לשאול אותו, רבותיי, שקט במליאה. שתוק, שתוק, שתוק. אף אחד לא שואל אותך. אני לא שואל אותך, לא נשמע לך. חבר הכנסת פרוש, חבר הכנסת קריב, תודה לכם.

לא שואל אותך, גס רוח. חבר הכנסת קריב. גלעד קריב (העבודה): אתה כתם על היהדות.

חוצפן.

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפעמים אין בושה, פשוט אין. נדמה כי היא נעלמה מן העולם.

הצחקתם אותי. מי שמכם? אכבר חלש, אכבר חלש.

יוראי להב הרצנו (יש עתיד): שבעה מנדטים ואפס כתבי אישום.

שלא הייתה לכם קואליציה בלי מפלגה של האחים המוסלמים, מפלגה שהקשר שלה עם מנהיגי הפלג הצפוני, שהוצא מחוץ לחוק, הוכח. ונתתם להם הכול.

נתניהו חלש? הוא הקים ממשלה הומוגנית, ממשלה לאומית, ימנית, יהודית, שהמכנה המשותף שלה גדול ורחב, ולא אוסף מפלגות של "רק לא ביבי".

שהקמתם ממשלה על אדנים של שקר והפרת הבטחות, מעיזים לטעון טענות כל כך מגוחכות, להסית ולהפחיד, להרוס ולערער? וברצינות, אם אתם קוראים לממשלה שאחד מקווי היסוד שלה הוא שלעם היהודי זכות בלעדית ובלתי מעורערת על כל מרחבי ארץ ישראל "הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מקום המדינה"

אם אתם קוראים לממשלה שתקדם ותפתח את ההתיישבות בכל חלקי הארץ בגליל,

ביהודה ושומרון, "הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מאז קום המדינה",

אני מודה באשמה. אם אתם קוראים לממשלה שתפעל לשילובם של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות שקופה או מוגבלות שנראית לכול, בחיי החברה, תוך סיוע בחינוכם ותעסוקתם, שתדאג לצורכיהם של כל אלה שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם, תסייע בשיקום שלהם ובטיפול בהם, "ממשלה קיצונית", אזי אני מודה, כן, אני מודה באשמה. ממשלה שתשפר את מעמד הקשישים ותשקיע ברווחה ובבריאות, אז אני מודה באשמה. אם אתם קוראים לממשלה שתחתור לצדק חברתי על ידי פיתוח הפריפריה וצמצום הפערים החברתיים תוך מאבק בלתי מתפשר בעוני באמצעות חינוך, תעסוקה והגברת הסיוע לשכבות החלשות באוכלוסייה, "הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מאז קום המדינה", אז אני מודה באשמה. הממשלה שאני יושבת בתוכה תפעל להגברת הקליטה והעלייה, תעמיד את החינוך במרכז העדיפות ותפעל לקידום רפורמות במערכות החינוך, תוך פעולה לשוויון בין כל האוכלוסיות במערכות החינוך השונות והחיזוק של הזהות היהודית. הממשלה שלנו תעשה הרבה הרבה הרבה טוב. משפט לסיום,

שבו על הכיסאות שלכם בניחותא ותתרגלו אליהם, כי יש לכם ארבע שנים שלמות לכך.

תודה לחברת הכנסת וולדיגר. יעלה ויבוא חבר הכנסת צביקה פוגל, ואחריו חבר הכנסת עודד פורר. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בהצלחה.

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, עוד לא יבשה הדיו על כתבי המינוי של השרים, עוד לא סגרנו את המינויים לוועדות, ואני שואל את עצמי מה עשינו שיש לנו כזאת זכות כבר לקבל הצעת אי-אמון. במה בדיוק אנחנו אשמים או מואשמים? האם ביוקר המחיה ובאינפלציה? האם במצוקת הדיור? אולי במספר ההרוגים הכי גדול שהיה פה בשנה האחרונה, 22 בשנת 2022? חמישה בשנת 2021. שלושה בשנת 2020. סליחה,

חבר הכנסת לוי, חבר הכנסת לוי,

אני מתנצל.

האם אנחנו אשמים בחוסר המשילות בנגב ובגליל? או אולי אנחנו אשמים בזה שרצינו לקחת אחריות וביקשנו לעצמנו גם את הסמכות כדי שנוכל לממש את ההבטחות? בשבילנו הבטחות הן משהו מאוד חשוב. אז אם בדברים האלה אנחנו מואשמים, אני מציע לחבריי באופוזיציה, שגיליתי כמה מהם מאוד תכליתיים בתקופה האחרונה: תסתכלו במראה, קחו קצת אוויר, אני יודע שהפחד הגדול ביותר שלכם הוא שאנחנו נצליח. לצערי, קצת איבדתם את הקשר עם המציאות. אני ממליץ לאופוזיציה, אדוני היושב-ראש, להסיר את הצעת האי-אמון, ואם יותר לי משהו באופן אישי, אז אני מציע לחבר הכנסת אלקין לא לאבד את התקווה. אנחנו עוד נחיל ריבונות, אם לא בקדנציה הזו, אז בקדנציה הבאה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל הזדמנות נוספת ולאחל לחברי תושב רמת הגולן יצחק קרויזר, שתכף יושבע פה, בהצלחה. ולמשפחת קרויזר הענפה שהגיעה לכאן, אנחנו איתכם. תודה שבאתם. תודה לך, אדוני. יעלה ויבוא חבר הכנסת פורר, ואחריו, אימאן ח'טיב יאסין. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

ברכות על מינויך, זו הפעם הראשונה שאני על הדוכן כשאתה מנהל את הישיבה.

רק לפני שעה קלה כינס נגיד בנק ישראל מסיבת עיתונאים, ובה הוא הודיע על העלאת ריבית נוספת כדי להילחם באינפלציה שמשתוללת. בתוך מסיבת העיתונאים הבהיר

שככל שימומשו ההסכמים הקואליציוניים,

למעלה מ-130 עמודים שחתמתם, ככל שהם ימומשו, האינפלציה תמשיך לעלות. המשמעות היא, חברות וחברי הכנסת, שהמיסוי על האזרחים ימשיך לעלות. המס הגדול ביותר והכבד ביותר שאפשר להטיל על אזרחים הוא אינפלציה, והמשמעות היא שדווקא השכבות החלשות הן שישלמו. מי הן השכבות שישלמו את המחיר הזה של ההפקרות של ההסכמים הקואליציוניים? דווקא אלה בקואליציה שמספרים לנו שהם דואגים לילדים, לדור הבא, הם אלה שפוגעים בציבור שלהם בצורה הקשה ביותר, אדוני היושב-ראש. רק לאחרונה פורסם מחקר שהראה ש-62% ממשקי הבית במגזר החרדי נמצאים מתחת לקו העוני, כ-60% מהילדים החרדים, לעומת כ-25% מקרב ילדים לא חרדים. הסיבה היא לא שאחד חרדי והשני לא חרדי, הסיבה היא השתתפות נמוכה בכוח העבודה של גברים מהמגזר החרדי. אם ההשתתפות של הגברים במגזר החרדי היא נמוכה, ובד בבד המשפחות הן משפחות גדולות, אנחנו רואים פשוט את העוני הולך וצומח. איך יוצאים מהעוני הזה? איך משחררים את הילדים האלה מהמעגל הקשה הזה? באמצעות הוצאה לעבודה של הגברים, באמצעות החינוך. אז מה הולכת לעשות הממשלה הזו כבר מייד, על פי ההסכמים הקואליציוניים שהנחתם? קודם כול ובראש ובראשונה להפסיק לעודד יציאה לעבודה. מעבירים כזאת מערכת של קצבאות שתתגמל יותר גברים לא לצאת לעבודה.

על חשבון מי? על חשבון משקי הבית שיישארו עניים, על חשבון הילדים הללו שיישארו עניים. אם אתם חושבים שבקצבאות תוציאו אותם מהעוני, בקצבאות רק תעמיקו את העוני יותר ויותר, ואת הנטל על משלמי המיסים יותר ויותר. סובסידיות ללא מבחן השתכרות, אבל למה מצאתם כסף?

יש לכם כנראה איזושהי בעיית זהות בקואליציה, אתם ממש מוטרדים מהזהות היהודית: שלוש רשויות ושלושה משרדים שונים בזהות היהודית, זה וזה וזה. ובסופו של דבר, לנושאי דת, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש, לנושאי דת בהסכמים הקואליציוניים תוספת של למעלה מ-10 מיליארד שקלים.

תקציב משרד הרווחה כולו לפני תוספות הוא 9.7 מיליארד שקלים. אז תחשבו טוב על מה אתם מכוונים.

אפילו שהממשלה קיימת ימים ספורים, צריך להעביר אותה מהעולם מהר ככל האפשר.

תודה לחבר הכנסת פורר. תעלה ותבוא חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ואחריה, חבר הכנסת איימן עודה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלושה דברים עיקריים: הדבר הראשון, אני רוצה להעביר מסר בחזרה למי שצייץ לפני זמן מה וחושב שהוא שם אותנו במבוכה, אותנו כרע"מ. אז אני רוצה להגיד: אנחנו לא מרגישים מבוכה, גם לא אז, גם לא עכשיו. באנו לעבוד ולעשות למען החברה שלנו. קיבלנו את מה שהחברה שלנו צריכה וזכאית, ונמשיך לפעול גם בכנסת הזאת כדי להביא את מה שהחברה שלנו צריכה וזכאית. הדבר השני, לגבי השר שמדבר שהוא רוצה להיכנס למסגד אל-אקצא, אז לא אליו אני מפנה את הדברים שלי, אני מפנה את הדברים שלי לממשלה, ליושב בראשה ולמי שחשובה לו מהממשלה הזאת: אם אתם רוצים מלחמה, אז זאת הדרך המהירה והישירה. יש לנו, מה זה מלחמה,

ולא צריך לדבר יותר מדי.

הדבר השלישי, לא מאיימת, אומרת את מה שאני חושבת. מה זה הדיבור הזה?

השיח הזה? סליחה, אני עכשיו מדברת. יש לי זכות לומר את מה שאני רוצה.

רבותיי, אנחנו לא רוצים להוסיף עוד דקות.

ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד לשותפים שלכם בקואליציה.

אני מדברת פה על מה שקורה עכשיו. עכשיו עוד לא התחלנו, אנחנו יומיים בממשלה.

מיום חמישי? ממתי זה קורה? מיום חמישי? חלק גדול ממי שיושב בקואליציה הזאת

20% במחירי הנדל"ן העליתם. מוחלשים, עניים. 20%. 20% בשנה. לא רק אנחנו בתוך החברה הערבית. אתם חיים בדיסוננס גדול.

20% בשנה.

אי-אפשר לעשות איפה ואיפה, אלא אם כן אתם רוצים להיות רק מגזריים. אז אנחנו כאן בשביל להגיד, הקואליציה שלכם עשתה את זה. ולעשות ולהילחם למען הזכויות שלנו,

לבקש מהממשלה הזאת שתעשה את המוטל עליה כלפי כלל האזרחים. אנחנו נעשה את, ואנחנו חלק מהאזרחים. תודה לך, גברתי. אל תדאגי, אנחנו נעשה. יעלה ויבוא חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת

האמת שאתם צודקים: יוקר המחיה התחיל בממשלה שהייתה וגם בממשלות שלפניה ממשלות נתניהו. אם כל ממשלה ממשיכה בדרך הזו, אז איפה הבעיה? הבעיה היא שיש הרבה כסף במדינת ישראל, אבל 32% מוקצה לשמירת הכיבוש ולמה שנקרא ביטחון, מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית וקשר עם הטייקונים. הכסף נמצא, השאלה לאן מעבירים את הכסף. ואתם צודקים בעוד משהו: מי שביצע פשעים ארורים נגד העם הפלסטיני זה הממשלה שהייתה. 144 פלסטינים נהרגו על ידי ממשלת בנט-לפיד. די כבר, די כבר. 144. יותר מכל ממשלות נתניהו. מחבלים רוצחים, מחבלים רוצחים.

תגידו לי, אתם נורמליים?

מי שרוצה לפתור את בעיית יוקר המחיה,

שיחשוב איך מחלקים את הכסף. במקום כיבוש, טייקונים, מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית, צריך דרך אחרת לגמרי. כבוד היושב-ראש, לפני שלושה ימים האו"ם קיבל החלטה. אני מברך על החלטת האו"ם. מטורף, מה יש להגיד, בושה וחרפה, אדוני, בכנסת ישראל, לך מכאן.

אבל במדינת ישראל מאשימים את הפלסטינים בטרור דיפלומטי. טרור דיפלומטי.

עוד יאשימו אותנו בטרור פרלמנטרי פה בכנסת. תמיד יש טרור. העם הפלסטיני, יש לו את כל הזכות להיאבק בכיבוש הארור הזה. מה שנעשה באו"ם, לא בטרור.

ההחלטה היא מבורכת ותגיע להאג. מקווה שיצליחו בהאג, כי יש פושעים נגד האנושות, נגד העם הפלסטיני. חברים, יש דרך אחת ויחידה לשלום שייטיב עם כולנו: מדינה פלסטינית בגבולות 67' לצד מדינת ישראל. יהיה שלום שייטיב עם כולנו, ערבים ויהודים.

תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אבי מעוז.

שלוש דקות לרשותך, אדוני. טלי, אני יכול להתחיל?

אם אבי מעוז פה אז אני רגועה. אחרי ששמעתי שחיילי צה"ל הם רוצחים, שהם סופגים פיגועי טרור, שומרים על עם ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל. אני יושבת, אדוני היו"ר, סליחה. שלוש דקות מרגע זה, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שכאשר שמעתי שחבריי וחברותיי מסיעות יש עתיד והמחנה הממלכתי הגישו הצעות אי-אמון ארבעה ימים בלבד לאחר הקמת הממשלה החדשה חשבתי לעצמי שאולי נכון היה להמתין עוד שבוע, שבועיים, שהרי אנחנו, בניגוד גמור לקואליציה הנכנסת ולראש הממשלה נתניהו, לא הרמנו יד על הדמוקרטיה, אלא קיבלנו את דין הבוחר. אלא ש-24 שעות אחרי שרוב שרי הממשלה החדשה, אלו שכן יש להם תיק והגדרת אחריות ברורה, נכנסו ללשכותיהם, ואחרי שראינו ושמענו את ההצהרות הראשונות והמעשים הראשונים שלהם, אין לי ספק שלא צריך להמתין. הממשלה החדשה, שזכתה לאמון הציבור ולאמון הבית הזה רק ביום חמישי האחרון, מתחילה לפגוע באינטרסים הלאומיים והציבוריים מהרגע הראשון לכהונתה: שרה אחת מודיעה כי תבחן את ביטול נתיבי התחבורה הציבורית, שר אחר מבטל מס על משקאות ממותקים, תוך התעלמות מוחלטת מהמצב העגום של תחלואת הסוכרת במדינת ישראל, שר אחר מבטל מיזם לטיפוח השיח עם קהלים ליברליים בתפוצות, שעבר את כל ההליכים המקצועיים והמשפטיים במשך כשנה ושהעתירה נגדו נדחתה על ידי בית המשפט, אבל בשעה הראשונה לכהונתו, כדי לרצות גורמי ימין כאלה ואחרים, הוא מבטל מיזם, השר לביטחון לאומי, שהבטיח את החזרת הביטחון האישי, עסוק ביומו הראשון במשרד,

לא באלימות הרצחנית, לא באלימות בכבישים, לא בשיפור שכר השוטרים, אלא בתכנון העלייה להר הבית.

באמירת צד, לא ברור לי כיצד שר שמעוניין להשליט את הרבנות הראשית על הכותל לכל אורכו מפר ברגל גסה את הפסיקה המפורשת של הרבנות בענייני הר הבית, אבל לאלוהים הפתרונים. שר הביטחון שלכם נאלץ בנאומו החגיגי לסמן קו אדום לשר האוצר, שהפך לשר לענייני סיפוח במשרד הביטחון, ומייד לאחר מכן גיבש יחד איתו, או תחת עינו הפקוחה, תגובה לבג"ץ בדבר הכשרת מאחז לא חוקי ושינוי חוק ההתנתקות שראש הממשלה נתניהו הצביע בעבורו בקריאות המכריעות, שר התקשורת, זה שהרב שלו יצא חוצץ נגד נאומך המרגש, אדוני היושב-ראש, כי המשפחה שלו היא מופת והמשפחה שלך היא סכנה ליהדות, השר הזה מבטל רפורמה שמבטיחה שנשים, גברים וילדים יכולים להתקשר לקווי סיוע וחירום, השר לשירותי דת מבטל רפורמה הכרחית בשוק הכשרות הכושל, והעובדה שרבותיו ומפלגתו מעורבים עד צוואר בתאגידי כשרות פרטיים, הדבר הזה לא מפריע לו ללכת עם חמאה מרוחה על ראשו בשמש. חמאה מחלב ישראל, כמובן.

אדוני היושב-ראש, 24 שעות ראשונות של הממשלה, וכל-כולן פגיעה באינטרס הציבורי והלאומי, 24 שעות שמעידות עדות נאמנה על מה שיקרה כאן בשבועות ובחודשים הבאים. אם כך נראית היממה הראשונה שלכם, אינכם ראויים לרגע אחד של אמון, אלא רק לקלון. תודה רבה. תודה לך. יעלה ויבוא חבר הכנסת אבי מעוז, ואחריו, אחרון הדוברים בשלב הסיעתי, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את הצעות האי-אמון שעליהן אנחנו דנים ומצביעים היום יותר נכון לכנות פרודיה או סאטירה.

עצם הצעות האי-אמון ממי שרק לפני חודשיים קיבלו מהעם את האי-אמון הכי גדול שיכול להיות, מגחיך אתכם. עוד לא הפנמתם את תוצאות הבחירות? בניגוד לכל מערכות הבחירות הקודמות ולממשלות שהוקמו אחרי חלק מהן, ההכרעה בבחירות האחרונות הייתה ברורה ונחרצת, ולא משנה כמה דה-לגיטימציה תנסו לעשות לממשלה החדשה. הציבור שבע כבר מהספינים שלכם ושל השופרות שלכם בתקשורת. ההצעה הראשונה עוסקת בחולשתו של ראש הממשלה נתניהו במשא ומתן הקואליציוני מול שותפיו הקיצוניים, חולשה שלדעת מגישי ההצעה הובילה למכירת הערכים ופירוק יסודות המדינה ולהקמת הממשלה הקיצונית והחשוכה ביותר מקום המדינה. אז בואו נפרק את זה קצת: מי שהצליח להיות ראש ממשלת מעבר אחרי שהוביל להקמת ממשלה במרמה ובגנבת קולות טוען לחולשת מי שקיבל בפעם השישית את אמון העם לתפקיד ראש ממשלה, תפקיד שבו הוא מכהן יותר מכל ראש ממשלה אחר בתולדות ישראל. קצת הזוי, או הזוי למדי.

השותפים של ראש הממשלה נתניהו הם כמובן קיצוניים, והממשלה היא הקיצונית והחשוכה ביותר מקום המדינה,

זה ברור. מבחינת השמאל הרגרסיבי של יש עתיד, כל מי שמימין להם הוא קיצוני. לא השותפים שלהם תומכי הטרור, לא השותף לדרך של לפיד, סעיד אלחרומי, שנפל בקרב, לא חברי הקואליציה שלהם, שעשו כל שביכולתם גם להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה. נמשיך? חבר הכנסת היחיד שהורשע, שיושב בבית הזה,

הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. היא מכירת ערכים ופירוק יסודות המדינה. ובכן, הקמת ממשלה שהיסודות שלה הם חיזוק הזהות היהודית, חיזוק המשילות הלאומית, החזרת הפרדת רשויות השלטון, קידום הכלכלה ועוד ועוד היא בעצם מכירת ערכים ופירוק יסודות המדינה? ככה זה אצל יאיר לפיד ויש עתיד, הנדסת תודעה על מלא. ההצעה השנייה של המחנה הממלכתי היא: ממשלה בתהליך הקמתה מפרקת לרסיסים את משרדי הממשלה ומוסדות המדינה. רוצים תרגום? בבקשה: סוף-סוף אחרי ארבע שנים קמה ממשלה יציבה, לא ממשלה פריטטית, לא ממשלת "רק לא ביבי" על בסיס קולות ימין גנובים ולא ממשלת מעבר, וזה בעצם, לפי המחנה הממלכתי, פירוק מוסדות המדינה. אנחנו מבינים שאתם אופוזיציה, אבל אתם לא שמים לב שאתם הופכים את עצמכם לסוג של קריקטורה?

תודה רבה, אדוני. יעלה ויבוא אחרון הדוברים בשלב הדיון הסיעתי, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. אחריו יסכם השר יואב קיש. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי לאופוזיציה, זה בסדר שאתם מגישים הצעות אי-אמון. זה לא מפתיע, זה כלי פרלמנטרי. גם לא מפתיעה המופרכות שבהצעות האלה, שכל-כולן נועדו בעצם לכסות את הכישלון הקולוסלי של ראשי המחנה שלכם, לפיד, מיכאלי ואחרים, לקחת את הגוש שלכם ולרסק אותו עד עפר. זה מה שעשו פה. אבל אני אגיד לכם מה כואב לי באמת: ביום שישי הזה בן כספית, עיתונאי מיינסטרים מהצד שלכם, כותב בטור שלו במעריב שהגיעה העת לפרק את מדינת ישראל ליהודה וישראל. את הדברים הללו לא חשבתי שאני אשמע עד כדי כך בימי חיי, אבל הינה המציאות טופחת. אין שום צל של ספק שהוא הולך לרוח המפקד שנושבת מהכיוון שלכם. אותו לפיד שעמד פה קודם ודיבר על לא לשלוח ילדים לצבא, על לא לשלם מיסים, על התנגדות לשלטון, הדברים הללו מחלחלים. אני לא חושב, אולי בניגוד לאחרים, אני רואה בכם שותפים לאהבת הארץ, למרות שדעותינו שונות לחלוטין. את הדיבורים הללו אתם צריכים להפסיק. אתם גם צריכים להפסיק את ההסתה חסרת הרסן נגד הציבור החרדי. את המחשבה המקוממת והיהירה שמישהו כאן יודע יותר טוב מה טוב לציבור החרדי מאשר הציבור החרדי עצמו. מה שיוצא מהפה של המחנה שלכם בזמן האחרון כלפי הציבור החרדי צריך להדליק נורות אדומות.

והכי חשוב והכי כואב, וזה, חבר הכנסת הרצנו, אליך, אתם פה קיימתם כנס, אתה חבר הקהילה הגאה, קיימתם פה כנס לטובת הקהילה הגאה, עם הכותרת של רשימות חיסול. נעזוב גם את זה. מה שעושה המחנה שלכם ואלה מטעמו ליושב-ראש הכנסת הזה בגלל הנטייה המינית שלו, זה הם עושים. הוא לא נבחר כיושב-ראש הכנסת בגלל הנטייה המינית,

אבל אתם הופכים אותו לאיזושהי דמות, לאיזושהי פרודיה, ואתם פוגמים בקהילה שלכם דרך זה. ההומופוביה האמיתית מגיעה מכם ומהמעשים שלכם.

בליכוד הוא מעולם לא נחשב כחבר הכנסת הגיי. הוא עמד בראש גאווה בליכוד. על מה אתה מדבר?

אתם מנמיכים אותו לגיי. החברים שלך.

וזו בושה לכם, וזו בושה לאותו מחנה נאור כביכול שלכבודו אתם יוצאים. די, תפסיקו, תעשו חשבון נפש. תודה לחבר הכנסת מלביצקי. ואני מזמין את השר יואב קיש לסכם את הדיון. כבוד השר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני מבין שמייד אחרי ההצבעה תהיה השבעה של חבר כנסת חדש, יצחק קרויזר?

אני מבטא נכון? אני מניח שמשפחתו כבר פה איתנו. אז אולי אני מקדים קצת את המאוחר, אבל אני מאחל לכם ולו באמת שתהיה קדנציה טובה ומשפיעה לטובת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אני לא יכול שלא להיזכר בכנסת הקודמת, ששם, היושב-ראש, קודם כול ישבנו בצד ההוא והם ישבו בצד הזה. רבותיי, יש הרבה מדי רעש באולם.

הצדדים התחלפו, ומה שלא התחלף זה המנגינה חסרת הרסן שנשמעת מהצד הזה. אתם, גם כשהייתם בממשלה וגם עכשיו, פועלים באמת באמירות קשות ולא מבוססות, זה כי כואבת לנו הבטן. לכם פשוט לא כאבה. באמירות קשות ולא מבוססות, שאני חושב שהדבר המרכזי שאפשר לומר, שמייצר באמת איזשהו, מה שאני מציע לכם להפסיק איתו זה עם הסתה נגד המגזר החרדי. תגידו ליו"ר הסיעה שלכם יאיר לפיד, שדרך אגב היה כבר שם, היה שם בהסתה נגדם ובחרמות נגדם, ועשה כל מה שהוא יכול בשביל לחזור מההשמצות נגד המגזר החרדי, והיה מוכן לכל דבר, רק שיבואו איתכם וילכו איתכם בשותפות, אבל במקום לעזוב באמת, מה שנקרא, להביע חרטה על הדבר הזה, מהר מאוד אתם חוזרים לאותו דפוס מכוער של האשמות כלפי המגזר החרדי, עם אירוע שבאמת רק פוגע באחדות עם ישראל. אני מציע לכם להסתכל על עצמכם במראה ולהבין שהטקטיקה הזו, ואני בעיקר פונה ליש עתיד, כי זה דגל שאתם מרימים ועושים בו שימוש,

היא לא טובה לעם ישראל, היא לא טובה לכם, ואני מציע שתפסיקו להשתמש בה. יואב, אתה הפגנת איתנו על שוויון בנטל. אתה היית שם. אני מציע לך להפסיק להסית נגד החרדים. חבל. חבל, זו לא הדרך.

חבר הכנסת כץ, הערתך נשמעה.

עכשיו, אני רואה פה את חבר הכנסת רון כץ,

יש לנו הרבה כצים פה בכנסת, אני חייב להשתמש בשם הפרטי. אני אספר לכם משהו משעשע. השר חיים ביטון, שהוא שר במשרד החינוך, אנחנו עושים עכשיו ישיבות עם ההנהלה הבכירה של המשרד, ישיבות חפיפה.

כן, שני השרים ביחד. והאמת שזה היה,

אני לא רוצה, חס וחלילה, באירוע של,

לא, אני אגיד. באירוע של החלפת השרים, איפה יפעת שאשא ביטון? הינה, יפעת, השרה לשעבר יפעת שאשא ביטון גם הייתה, והציגו את השר חיים ביטון כיליד ירוחם. עכשיו, מי שמכיר את השר חיים ביטון יודע שהוא יליד ירושלים. אבל למה יליד ירוחם? כי יש לנו בכנסת את מיכאל ביטון, איפה מיכאל? שהוא יליד ירוחם. עכשיו, מה סיפר השר חיים ביטון?

פה מילא, תיקן במקום, נגמר, אבל בוועדת כספים, כשהוא היה בדיון, ואז מיכאל ביטון אמר כל מיני דברים, ואז לפרוטוקול, "ביטון" אז חיים ביטון אומר: אני מבקש שיהיה כתוב שזה מיכאל ביטון, שלא יגידו שחיים ביטון אמר את מה שמיכאל ביטון אומר. אז יש לנו בכנסת שני ביטונים,

וגם שאשא ביטון אחת. ויש לנו הרבה כצים. אני חושב

אפילו יותר מ"כהן" עכשיו, יש לנו כהן צדק, כצים יש יותר בכנסת מאשר כל שם משפחה אחר. אני רוצה להתייחס גם לנושא שהיה בוועדה המסדרת ולומר, נכון, נכון, דבי ביטון היקרה. אז אתם שלושה: דבי ביטון, חיים ביטון ומיכאל ביטון,

תן להשוות, ויש לנו ישראל כץ, רון כץ, חיים כץ, ואופיר כץ. ואופיר כץ. אז אתם 4:3. ניצחתם את הביטונים. השר חיים כץ, אתה יודע שניצחתם את הביטונים? אתם ארבעה כצים והם שלושה ביטונים. כמה יואבים יש? אה, יואבים. אבל אנחנו בשם משפחה עכשיו. חברים יקרים, אני רוצה להתייחס לנושא חלוקת חברי הכנסת בוועדות השונות. זו הייתה, דרך אגב, הפעולה האחרונה שעסקתי בה. מפה והלאה יעסוק בה כמובן אופיר כץ כיו"ר הקואליציה, איפה אופיר?

איפה אופיר? איפה אופיר כץ?

תסמן לי. אבל רציתי רק להגיד, אופיר, שמעכשיו אני סיימתי להתעסק בנושא הוועדות. אומנם אני השר המקשר, אבל בעצם האחריות הועברה אליך, יו"ר הקואליציה. אני רוצה להסביר, בעיקר לציבור שצופה בנו בבית, את נושא חלוקת הוועדות. למעשה, מה שנעשה בכנסת האחרונה בכל מה שקשור למקומות חברי הכנסת בוועדות השונות נעשה עם הרבה כעס מצד הליכוד והאופוזיציה דאז.

זה יסתדר.

אני לא בטוח. אני שומע, זה יסתדר. זה יסתדר. אני רק אומר דבר אחד: מה שיש עתיד עשו לליכוד, הליכוד עושה ליש עתיד.

ותוסיף: ננה-בננה. תוסיף: ננה-בננה. נאור שירי, אמרנו, לא מוחאים כפיים. אני חשבתי שאתה יודע את זה. אה, הבנתי. אתה מעריץ. יפה. אבל אני מודה שאני עכשיו מזדכה על האירוע, אמרו לי שהייתי כמו מורה. אני לימדתי שיעור את יש עתיד כשר החינוך. יש עתיד קיבלו שיעור ראשון משר החינוך. שלום כיתה א'. שלום כיתה א', כן.

אז אני שמח שיש הבנה ביש עתיד, וטוב שכך המצב. הינה, אני לא מדבר על זה יותר, מאיר כהן.

זה טוב לנו. יואב, לא אמרת "יש עתיד" כבר איזה דקה. הכול בסדר. האמת שזה לא רק יש עתיד לבד. זה גם רע"מ. אתם ביחד באירוע הזה, אני חייב לציין.

אני רוצה לומר לחבריי מהקואליציה ששמענו גם עמדות אחרות, שאמרו שבגלל שכל המוסכמות הוסרו בכנסת הקודמת, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו לא שם. אנחנו רק אומרים דבר אחד מאוד פשוט, נוצרו פה תקדימים שאנחנו נשתמש בהם, ובמידה מסוימת, אני חושב שמן הראוי יהיה, אולי אחרי תקופת זמן מסוימת, לשקול איך רוצים להמשיך. אבל אין ספק שאי-אפשר להתעלם מהתקדימים הללו בכנסת הזו. אני רוצה לברך את כל חבריי השרים שיושבים בשולחן הממשלה ולאחל לכם כניסה חלקה לתפקיד. בהצלחה רבה. יש לנו משימות גדולות מאוד לטובת עם ישראל. אנחנו מחזירים, ראשית, את היציבות, אנחנו מחזירים את ההובלה לימין. וכמו שבכל משרד יש הרבה מאוד לעשות, גם במשרד החינוך, אני חייב לומר לכם, יש המון המון מה לעשות. השר חיים ביטון, אנחנו בסך הכול ימים בודדים בתפקיד, אבל כבר אני רואה מה גודל המשימה וכמה דברים אנחנו חייבים להשלים. אני מאוד שמח שפתרנו לאופוזיציה את הבעיה. חבריי לקואליציה, בעיקר מי שלא היה בוועדות, חבריי השרים, מי שלא היה בוועדות בחודש האחרון לא שמע את התחינה, את התחינה, של חברי האופוזיציה: תקימו כבר ממשלה, למה אתם לא מקימים ממשלה? השרה סטרוק, את שמעת את התחינות שלהם בוועדות? השר וסרלאוף, אתה שמעת את התחינות של חברי האופוזיציה, "תקימו ממשלה"? אז עכשיו תלך הביתה.

אז חבריי, הקמנו ממשלה, אתם יכולים להיות רגועים, את זה עשינו. ולכן, גם את המדיניות שלנו אנחנו נוביל, ותהיה פה מדיניות שונה מהמדיניות שאתם התנהגתם. הגיע הזמן לשנות. וכל מי שעוסק בסקרים וספקולציות, אני מזכיר לכם: בערך לפני חודשיים-שלושה היה פה הסקר הגדול של המדינה, ומיליוני אזרחים יצאו להצביע, ואת מה שהם קבעו אתם רואים פה בבית הזה. והבית הזה הכתיב ויכתיב ממשלת ימין שתוביל מדיניות של ימין, שתשנה את איך שהממשלה שלכם התנהלה ותביא לתיקון הכל-כך נדרש שהעם רצה בו. מה הקשר לימין?

אני מאוד מאוד שמח לראות שגם ההכרעה שניתנה פה לימין היא הכרעה ברורה, היא הכרעה מוחצת, היא הכרעה שתייצר פה יציבות. אני חושב, כבוד היושב-ראש, שאחד הדברים שהיו חסרים לנו מאוד בשנתיים האחרונות זה יציבות, ואין ספק שהתוצאה שקיבלנו מעידה על כך שתהיה פה יציבות, ולתקופת זמן ארוכה. דרך אגב, אני מודה שלא הצלחתי לגלות אם זה לארבע או חמש שנים. הדבר הזה עוד לא הוכרע, הוא ייבדק ויוכרע, ואנחנו נדע בדיוק מה אורך הקדנציה של כולנו פה בבית הזה כחברי כנסת. אחרי שנדע, נדע גם לכמה זמן היציבות. אני לקראת סיום דבריי, כי אני רואה שכבר כמעט כל חברי הכנסת יושבים בכיסאותיהם. אני רוצה לומר שלאחר הדיון הזה אנחנו ניגש לדיון אישי בנושא בחירתם של שני שרים: השרה גילה גמליאל והשר פרוש. אני אומר, לאחר הדיון הנוכחי. להבנתי, השר לעתיד פרוש, עדיין לא,

אני מבין שאת ההשבעה שלך אתה לא תרצה היום אלא ביום רביעי, לצורך העניין, במהלך המליאה ביום רביעי או מחר, מה שבסוף יוחלט. קריאה: זו שאלה הלכתית?

כמובן, בגלל הצום.

לא בגלל שום דבר אחר. למרות שהצום, יואב, אתה יכול לשאול איך זה קרה שההלכה השתנתה ומותר להיות שר?

בדיוק. למה שאני אקלקל לך את שלוש דקות התהילה שלך מעל הדוכן בעוד כשעה או שעה וחצי?

אם אתה רוצה שאני אקלקל לך, אני מוכן. אין לי בעיה.

אני שומר על זכותך. הגישו שמית, דרך אגב?

הגישו שמית. זו הצבעה אחת או שתיים?

הם הגישו שמית. אז אני יורד.

כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני רוצה לברך אותך, זו הפעם הראשונה שאני מעל הדוכן הזה כשאתה בכיסא, ולאחל לך, בעזרת השם, תעשה ותצליח למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.

תודה לשר קיש. רבותיי, לפני שנקיים את ההצבעות על ההצעות להביע אי-אמון בממשלה, נעבור להצהרת האמונים של חבר הכנסת יצחק קרויזר. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת השר עמיחי אליהו, שנכנסה לתוקפה ביום ראשון, ח' בטבת התשפ"ג, 1 בינואר 2023, בא במקומו חבר הכנסת יצחק קרויזר. חבר הכנסת קרויזר, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תקום ותצהיר: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. קום, בבקשה. תאמר: מתחייב אני. מתחייב אני. תודה רבה. בשעה טובה. תודה לכם. משפחת קרויזר, אתם כמובן תוזמנו בהמשך גם לנאום הבכורה, ונשמח לראותכם כאן שוב. חברי הכנסת, כדי להסיר את חוסר הבהירות בעניין תחילת הדיונים בכלים הפרלמנטריים, אני מבקש להודיע שהדיונים בהצעות הדחופות לסדר-היום ובשאילתות על סוגיהן יחלו בשבוע הבא. הודעה מסודרת תצא גם ממזכירות הכנסת.

אני מבקש להודיע כי קיבלתי הודעה בהתאם לסעיף 11(א) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, מחבר הכנסת בועז טופורובסקי, יושב-ראש סיעת יש עתיד, כי הסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה בחרה בחבר הכנסת יאיר לפיד לכהן כראש האופוזיציה, והדבר רשמי החל מרגע זה. ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעות, רבותיי. ההצבעות, על פי בקשת האופוזיציה, תהיינה שמיות. שתי ההצבעות. אנחנו נצביע תחילה על ההצעה של סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה. רק כדי להבהיר, מי שמצביע בעד הוא בעד הצעת האי-אמון, כלומר נגד הממשלה, ומי שמצביע נגד הוא נגד האי-אמון, כלומר בעד הממשלה. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. רבותיי, אנחנו מצביעים.

מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, נגד טלי גוטליב,

יצחק גולדקנופ,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד מכלוף מיקי זוהר,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד

בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, אינו נוכח

אלמוג כהן, נגד מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא,

עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו,

סגלוביץ'

יבגני סובה,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, נגד בצלאל סמוטריץ' נגד משה סעדה,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, בעד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

יואב קיש,

יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד תודה. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת בנימין גנץ,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח תודה.

האם יש חברי כנסת באולם שלא הצביעו ומבקשים לעשות זאת? אני רואה את חבר הכנסת בן גביר. (קורא בשם חבר הכנסת) איתמר בן גביר, נגד האם יש נוספים? אם כן תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות. אם כן, רבותיי: 50 בעד, 61 נגד.

אנחנו נעבור להצבעה על ההצעה של סיעת המחנה הממלכתי להביע אי-אמון בממשלה. מזכיר הכנסת, נא להקריא את השמות.

נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד מכלוף מיקי זוהר,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל,

יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

אלי כהן, נגד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי,

מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי,

בעד בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ' נגד משה סעדה, נגד

מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר,

מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

אלעזר שטרן,

עמיחי שיקלי, נגד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד תודה. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת מרב מיכאלי,

אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח תודה. חברי הכנסת, האם נמצא חבר או חברת כנסת באולם שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? אין. אם כך, תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות, ואודיע לכם שמייד לאחר מכן נעבור לנושא הבא על סדר-היום, צירוף שרים לממשלה וזה דורש את הצבעת הכנסת.

היושב-ראש, חברי הכנסת, להלן הודעה על מינוי שרים שדורשת הצבעה.

למעשה. אני מתכבד לעדכן כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף, חבר הכנסת קיש, אנחנו עדיין בסיכום הקולות, עוד לא הודענו על סיום ההצבעה. לא, אמרתם לי, אמרתי שלאחר מכן. שר החינוך יואב קיש: אז אני מתנצל. סליחה. מייד לאחר סיכום הקולות. אם כן,

50

אני קובע שגם הצעת האי-אמון הזו לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה לצרף את חברי הכנסת גילה גמליאל ומאיר פרוש כשרים נוספים לממשלה, והחלטתה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולמנות את השרה גילה גמליאל לתפקיד שרת המודיעין במקומו של השר יריב לוין, אשר ימשיך לכהן כשר המשפטים. ההחלטה מחייבת גם את אישור הכנסת. חבר הכנסת יואב קיש,

השר יואב קיש. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד לעדכן כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חברי הכנסת גילה גמליאל ומאיר פרוש כשרים נוספים לממשלה. כמו כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולמנות את השרה גילה גמליאל לתפקיד שרת המודיעין במקומו של השר יריב לוין, אשר ימשיך לכהן כשר המשפטים. אציין כי חבר הכנסת פרוש מיועד לכהן כשר ירושלים ומסורת ישראל. בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלה.

חבר הכנסת קריב ביקש לשאול שאלה. בבקשה, חבר הכנסת קריב.

ביום חמישי האחרון, בעת הצגת הממשלה, ראש הממשלה עלה לתקן את הודעתו, ולאחר מכן חבר הכנסת קיש הבהיר פעם נוספת, בעקבות בקשת הייעוץ המשפטי של הכנסת, שבלי להגדיר את תחומי האחריות של השרים הנוספים במשרדים, ואם אינני טועה, יש שלושה כאלה, לא ניתן למנותם כשרים נוספים, ודינם כשרים בלי תיק.

כשמסתכלים על אתרי המשרדים ומסתכלים על הטקסים שבוצעו במשרדים, רואים שאותם שרים שעתידים אחרי אישור הכנסת להיות שרים נוספים מוצגים לציבור הישראלי על ידי הממשלה הנכנסת כשרים נוספים במשרדים ולא כשרים בלי תיק. הדבר הזה מנוגד לחוק-היסוד. הדבר הזה מפגין זלזול באישור הנדרש מהכנסת. אני מבקש לקבל הבהרה מהשר המקשר, כיצד שרים בלי תיק מוצגים על ידי הממשלה הנכנסת כשרים נוספים במשרדים. ושתהיה כאן הבהרה לפרוטוקול, שאותם שרים הם אינם שרים נוספים במשרדים עד שהכנסת תאשר את זה, אלא הם רק שרים בלי תיק.

חבר הכנסת קיש, תרצה להשיב עכשיו או בשלב הסיכומים? בשלב הסיכומים. אנחנו עוברים לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. רשימת הדוברים, רבותיי, נעולה. אחריה, חבר הכנסת דני דנון.

שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הסתיימה עכשיו הצבעת האי-אמון הראשונה בממשלה הנכנסת, ובפרט אי-אמון נגד העומד בראשה. כצפוי בקואליציה, לפי כללי המשחק, צלחתם את ההצבעה. אבל אני רוצה לדבר על מה שקורה בפועל. בשבועות האחרונים כולנו ראינו איך השותפים של נתניהו הביעו בו אי-אמון. הם לא מאמינים לו, ולכן קיבלו, סחטו ושנוררו ממנו שורה בלתי נגמרת של ויתורים וכניעה בלתי נתפסת לשוליים הכי קיצוניים בעם.

התוצאה של האי-אמון של שותפיו של ביבי היא הפגיעה הקשה ביותר בציבור שידענו מזה שנים. חוסר האמון בביבי הביא לכך

שני שרי רווחה, רק תסבירו לי איך זה הולך: אחד קורא ואחד כותב? אחד מטפל בקשישים והשני ברעבים? ובואו לא נשכח גם את ארבעת שרי החינוך שיש לנו:

שר חינוך בתואר של השאריות שנשארו, איפה קיש? עוד אחד כדי להפעיל מערך חינוך מחדש לחילונים, עוד אחד שולט בחינוך הדתי-לאומי ועוד אחד לחרדי. שרי חינוך חסרי חינוך. עצוב לראות את חוסר האמון של חברי הממשלה בדחליל החלש שעומד בראשה, שפוגע בביטחון ישראל, בביטחון של החיילים שלנו ובביטחון האזרחים שלנו. חייל שמסיים טירונות בימים האלה ויוצב זמנית בשומרון,

שר הביטחון הרלוונטי עבורו הוא בכלל שר האוצר, לפעמים גם השר החדש לביטחון לאומי, ואולי בסוף גם איזשהו שר ביטחון בתואר בלבד ישים עליו איזושהי עין. כמה זלזול בחיי אדם יש לכם בממשלה הנכנסת. את המחיר של חוסר האמון שלכם, חברי הממשלה, בדחליל ששמתם בראשכם כל אזרחי מדינת ישראל משלמים וישלמו עוד בדורות הבאים. אם הייתה לכם טיפה של אמונה אמיתית בצדקת הדרך ובערכי מדינת ישראל, לא הייתם לוקחים חלק בממשלה הרעה והקיצונית הזאת ולא הייתם מכהנים תחת ראש הממשלה החלש בתולדות ישראל, שבכל יום שלו בתפקיד מסכן אותנו ואת הילדים שלנו. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שיר סגמן. חבר הכנסת דני דנון יעלה ויבוא, אם הוא באולם, ואינני רואה אותו. אם הוא איננו, אז חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פיליטון קטן לכבוד שר החינוך. שרי החינוך. שר החינוך החדש נכנס ללשכתו. "איפה סדר-היום שלי להיום?" שאל. "כאן, אדוני", ענתה הרל"שית. "את מי אני פוגש היום?" שאל השר. "את שר החינוך", ענתה הרל"שית. "אני שר החינוך", ענה בתרעומת שר החינוך. "אה, סליחה, אדוני. התכוונתי לשר החינוך החרדי", ענתה הרלש"ית.

שאל שר חצי החינוך. "הוא מבקש להזכיר לך שעל פי ההסכם הקואליציוני אינך יכול לקבל החלטה ביחס לבגרויות של הציבור החרדי, ולכן ביטול רפורמת הבגרויות אינו רלוונטי עבורו".

מה עוד יש לי פה בלו"ז היום?" "אני רואה פה: שרת החינוך". "היא עוד לא הסתלקה מכאן, השרה הקודמת? היא לא הבינה שהסתיים תפקידה?" "לא, אדוני", ענתה הרל"שית. "הכוונה היא לשרה מהציונות הדתית, זו שאחראית לאגף לתרבות יהודית". "מה היא רוצה?" שאל שר שליש החינוך. "היא מבקשת להודיע לך שההחלטה על השינויים שאתה מתכנן לא רלוונטית, על פי ההסכמים הקואליציוניים, לתוכניות האגף שבשליטתה". "טוב, טוב, הבנתי. אני לא מסתבך עם אנשים בחברון", אמר השר.

"בהמשך היום אתה פוגש את סגן שר במשרד ראש הממשלה". "מה הוא רוצה?" שאל רבע שר החינוך. "הוא רוצה להבהיר שכל התוכניות התוספתיות ומערך 22,000 תוכניות הגפ"ן הם בשליטתו, ולכן אינך יכול לקבוע שום דבר ביחס לתוכנית הזו".

מה אני רואה בהמשך היום?" "שר האוצר". "איזה יופי. הוא רוצה לדבר איתי על התקציב הנוסף שביקשתי לחינוך?"

אמרה הרל"שית, "הוא מבקש להזכיר לך שכל התוכניות שלך לבגרויות, להסכמי המורים, לשעות הלמידה, אינן רלוונטיות לציבור הדתי-לאומי, שעל פי ההסכמים הקואליציוניים נמצא בשליטתו". "אני לא מאמין", אמר שר חמישית החינוך, "אז מה בעצם נשאר לי? טוב, תקבעי לי ארוחת צוהריים". אז חצי שר החינוך החרדי, רבע סגן השר לתוכניות הלימוד, שליש השרה לתרבות במשימות הלאומיות וחמישית שר החינוך לחילונים, ביחד הם חמשת חלקי שר החינוך. כך נראה היום משרד החינוך על פי ההחלטות שקיבלתם בהסכמי בניית הממשלה הזו. זה היה יכול להיות מצחיק, אם הבדיחה לא הייתה על חשבוננו, על חשבון עתיד ילדינו. תודה רבה. תעלה ותבוא חברת הכנסת דבי ביטון,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אם יהיה כאן. אלעזר שטרן (יש עתיד): אני כאן. אה, לא ראיתי.

שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בהצלחה, הצלחה רבה.

היום פורסם, חבל שהשר לביטחון הלאומי איתמר בן גביר איננו, אבל אני פונה אליו מפה. היום פורסם שבכוונתו לעלות להר הבית. אני רוצה להקריא לכם הודעה מהווטסאפ המשפחתי שלי: תבקשי מבין גביר שיודיע לנו מתי הוא עולה להר הבית, שנוכל לסגור את החלון של הממ"ד ולנסוע לצפון. אז מי שלא יודע, או כן יודע, אני תושבת העיר שדרות, ובשדרות אנחנו ערוכים כל יום לספיגה. אם פוגעים בבכיר ג'יהאד או בכל גוף ששייך להם, אנחנו צריכים לדעת שצריך להיכנס לכוננות. וכן, גם עלייה להר הבית כבר מעלה אצלנו חשש, פחדים. אני זו שצריכה להסביר לנכדים שלי שכל דבר שהוא נפיץ עלול לסכן את חייהם. ואני תוהה: מה הדחיפות, השר בן גביר? האם לא הגיע הזמן לתת לנו קצת שקט? העוטף, תושבי שדרות, כבר סופגים מינואר 2001, חשופים למטחי קסאמים. תודה לאל, השנה וחצי האחרונות, אני יכולה להודות ליושב-ראש האופוזיציה שכיהן כראש ממשלה על השקט המופתי שהיה לנו. אבל האדמה מתחילה לבעבע, והינה אנחנו רואים את הניצוץ הראשון שעלול שוב להביא עלינו את האסון. אין שום סיבה כרגע לעלות להר הבית. תקים את הממשלה, תתקדם עם הממשלה, תלמד את התפקיד שלך, למה בוער לך עכשיו להתייצב בהר הבית? אני מזכירה לך, קמפיין הבחירות הסתיים. אתה כבר שר, וזה לא צריך להיות על חשבון הגב שלנו, על חשבון הציבור בעוטף. מספיקים להם הנזקים הנפשיים. שחלילה לא תתבלבלו, כל בית בשדרות, כל בית בשדרות ובעוטף, עדיין מלא בחרדה, בחששות. תמיד אנחנו דרוכים. תמיד חלון הממ"ד יהיה בסטנד-ביי להיסגר, ותמיד יהיה לנו מלאים, כי ככה אנחנו חיים. אנחנו חיים בחשש תמידי. עוד לא הצלחנו לקבל את השקט האמיתי. ואני שואלת: זה הזמן? לא די במה שקורה לנו? לא די בשסע החברתי שקיים? עוד אנחנו מנסים לאסוף את השברים, למה כזה דחוף? כפי שהבנתי, אפילו ראש הממשלה פנה לשר. אבל השר נחוש. ועכשיו אני פונה אליך, ראש הממשלה ביבי נתניהו: האם זאת חולשה? האם אינך מסוגל לתת הוראה לשר שלך, שכרגע זה לא נכון? המצב עלול להיות נפיץ. המצב עלול להביא לנו איזשהו כאוס. אני באמת חושבת שאין שום סיבה ושום דחיפות לעשות את זה כרגע. תנו לנו, לילדים שלנו ולנכדים ובטח לכל משפחות העוטף שקט. לא מתאים לנו עכשיו שום דבר שישבש לנו. רק חזרנו לשגרה, ואין שום סיבה שחלילה נחטוף עוד איזשהו קסאם או שעוד איזו רקטה תתרומם לה באוויר, מה שגורם לנו נזקים בלתי הפיכים. עד מתי אנחנו נמשיך את הרפיסות הזאת?

סליחה? עד מתי נמשיך את הרפיסות הזאת כלפי הפלסטינים? אתה מוזמן לגור בשדרות. איפה אתה גר? אני גר בגדרה. אתה גר בגדרה. מה ספגת? מה ספגת? אני בתוך ה-40 ק"מ. דבי ביטון (יש עתיד): לך יש ילדים פגועים ופגועים נפשית? לך יש משפחות שלא נמצאות בבית? אין מבצע ב-20 השנים האחרונות שלא שירתי במילואים בדרום.

תחשבו עלינו. תחשבו עלינו.

אני התנדבתי למילואים עד לפני חצי שנה. תודה לכם, רבותיי.

אני מוכן לבוא לגור איתך.

תפסיק להתייפייף. תודה, חבר הכנסת רביבו. אתה יושב ואתה מתייפייף, כי אתה לא מבין, אם זה מה שייתן לך את הביטחון, הרפיסות של השמאל, תודה לך,

אתה מתייפייף כי אתה לא יודע מה זה ילדים פגועים.

תודה, חבר הכנסת רביבו. חברת הכנסת ביטון,

הכנסת ולדימיר בליאק. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו נפגשים ככה בפעם הראשונה, אז ברכותיי.

יושב-ראש הכנסת חברי אמיר אוחנה, אני רוצה להגיד לך שהיהדות שאני חלק ממנה התרגשה מהנאום שלך. היהדות שאני חלק ממנה וגם הדתיות שאני חלק ממנה לא נכנסת לחדרי המיטות של אף אחד ולא שופטת אף אחד ומתייחסת לכל אדם כאדם ומכבדת אותו. אני מאחל לך שכמו שבנאום שנשאת כאן הבאת כבוד לכנסת ישראל, כך תמשיך לעשות. ככה אני הרגשתי. אנחנו לא מאותה מפלגה, אבל חשבתי שאתה הוספת כבוד, ואני מאחל לך שתמשיך לעשות ככה. תודה לך, אדוני. אני רוצה לנסות להבין למה הזדרזה הממשלה ולְמה. החרדים הם אחים שלנו, ומצופה שלפחות כמו שאנחנו דואגים להם, ידאגו להם גם הנציגים שלהם כאן וידאג להם גם משרד האוצר. אני לא מצליח להבין למה היה צריך למהר ולבטל או להכריז על למהר ולבטל את המס על סוכרים.

אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, מובילה בעולם בקטיעת איברים, בקטיעת רגליים. הגורם הראשון שגורם לכך הוא לא שאנחנו במלחמות, חס וחלילה, אלא צריכת הסוכרים, שהם רעל, להבדיל ממזון. אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. מעבר לכאב כשאתה רואה כל אדם פגוע, יש פה גם הסתכלות על לאן הולכים המשאבים העתידיים שלנו. כשאתה מחבר את זה לנושא של הכלים החד-פעמיים, זה לא רק מי שמשתמש בכלי חד-פעמי, אם הוא יסבול מזה שהוא ישתמש בכלי חד-פעמי, החברה הישראלית כולה תסבול, העולם כולו יסבול. בעיניי, אם פתחתי ביהדות, אז זה דבר יהודי לא פחות מאשר לא להתייחס לכל אדם כחביב בצלם. לקחת אחריות על הסביבה שלך, לקחת אחריות על האנשים שלך ולא למהר ולהכריז על ביטול מס שנועד להגן קודם כול על מי שצורך את המשקאות הממותקים ועל ביטול מס שנועד להגן על הסביבה של כולנו, על איכות החיים של כולנו. אדוני שר התיירות, אתה תסתובב בעולם,

אני מכיר אותך, אתה הכי אוהב להיות פה, אבל בכל אופן, נצטרך להסביר למה אנחנו לא רק שלא תורמים, אלא פוגעים באיכות הסביבה של כולנו יחד. אני אומר שגם בעניין הזה המשימה שלנו תלך ותהיה קשה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ואחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי, אם, אני פה. הינה, היא פה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני, וברכות על הבחירה.

אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו בדיון על מינוי השרה מס' 31 והשר מס' 32. יש לכם כסף ל-32 שרים ולהערכתי בסביבות עשרה סגנים. קראתי את ההסכמים הקואליציוניים, הרבה מאוד מיליארדים של כספי ציבור לכל מיני מטרות סקטוריאליות הזויות, מופרכות. לכם היו

אדוני השר, לבעיות היסוד של החברה הישראלית. עושים קיזוז, נורבגים מול שרים.

היום נדהמתי לשמוע שמתכוונים להקפיא את תוכנית המטרו ולבטל את אגרת הגודש. לאחרונה קראתי שלושה דוחות, של בנק ישראל, של הבנק העולמי ושל ה-OECD, שהגדירו את מדינת ישראל כמדינה מוזנחת מבחינת התחבורה, בעיקר מבחינת התחבורה הציבורית שלה. אני רוצה להזכיר לכם, אתם לא חדשים פה, אולי מישהו התבלבל, אתם נמצאים בשלטון 45 שנה עם הפוגות די קצרות והרבה מאוד בעיות ותחלואים רשומים פה על שמכם. בשנה האחרונה אנחנו התנענו את תוכנית המטרו וקידמנו את אגרת הגודש, שאמורה להיכנס לתוקף בשנת 2025. אני רק רוצה להזכיר לכם באיזה פיגור אנחנו נמצאים: בלונדון המטרו התחיל לפעול ב-1863, בברלין, 1902, בניו יורק, 1904, במוסקבה 1936. אתם רוצים לדחות את תוכנית המטרו, אחרי שהמדינה הזאת תקועה בפקקים? כבר היום הנזק מהפקקים

ב-35 מיליארד שקלים בשנה, בשנים הקרובות הוא עלול להכפיל את עצמו, להגיע ל-70 מיליארד שקלים. אבל לזה אין לכם כסף ואין לכם כוח ואין לכם זמן. יש לכם כסף וזמן ל-32 שרים ועשרה סגנים ולמטרות סקטוריאליות מופרכות, כי אתם לא מתכוונים לפתור את בעיות היסוד של החברה הישראלית.

תודה לחבר הכנסת בליאק. תעלה ותבוא חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, שרים, כנסת נכבדה, את הנאום הראשון שלי איתך אני רוצה להקדיש לך,

קודם כול לאחל לך הרבה הצלחה בתפקיד החשוב הזה, אבל גם להגיד לך כמה מילים, כי אני מרגישה שלמרות שאנחנו קואליציה ואופוזיציה יש הרבה מן המשותף בינינו, בעיקר בנושא ההורות. אני רוצה להגיד לך קודם כול שאני מזועזעת בעקבות האמירות, ההרצאות, שיש עליך מכיוון של רבנים ברשת. אני חושבת שהדת היהודית היא דת שאוהבת אדם, ודיברת היום על אהבת חינם. אני חושבת שמה שקורה ברשתות נגד המינוי שלך הוא מזעזע בעיניי. אני רוצה להגיד לך משהו באופן אישי, כי אנחנו גם מיודדים. אני חושבת שאנחנו צריכים להילחם בכנסת הזאת, ואמרת את זה מאוד יפה בנאום שלך,

היה מאוד מרגש. אפילו הזלתי דמעה כשדיברת על ההורים שלך. שנינו מגיעים ממשפחות מסורתיות שמגיעות מצפון אפריקה, וכשאתה דיברת על הזכות להיות הורה ועל זה שאף ילד לא ייפגע, זה היה מאוד חשוב בעיניי, כי גם אני, כשהתחלתי את התהליך של ההורות שלי,

במשפחה המסורתית, זה לא בא בקלות להגיע להורות משותפת, שבסוף אבא של הבת שלי הוא גיי, ואני מאוד מאוד גאה בו, ואני גאה בכל מי שהוא רווק או רווקה שלא מוותרים. אני רוצה שמהאמירה הזאת שלך, ופה אני קוראת לך, בכלל בכנסת הזאת, שאני מניחה שאתה רוצה שהיא תהיה כמה שיותר ארוכה,

כמה שיותר קצרה, אני חושבת שבמקום שלך יש לך גם אחריות. אמרת את זה מאוד ברור, אבל גם להמשיך את הדרך הזאת. למה אני אומרת לך את זה? כי גם כנשים זה מאוד מאוד דומה. לפעמים כשאישה מגיעה לתפקיד מפתח, הינה, גם שרון חברתי,

שהייתה היוהל"ם, היועצת של הרמטכ"ל לענייני מגדר, הרבה פעמים כשנשים או להט"בים מגיעים לעמדות מפתח,

אני הצלחתי אז כולן יכולות. כולם יכולים להגיע לעמדות בכירות כמו שאתה נמצא, כמו שחברי יוראי כאן נמצא. ואנחנו שוכחים את הדרך הארוכה. אתה דיברת על ההורים שלך בצפון אפריקה, אבל גם הדרך שלך, שאמרת בנאום שלך, נכון? תקן אותי אם אני טועה, אמרת: לא היה ברור שאני אגיע לכאן,

אמרת את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. גם לי וגם ליוראי, ואני מניחה שלעוד רבים כאן, לא היה ברור שנגיע לכאן. אבל אם יש משהו שחשוב,

לא רק בנאום שלך, זה לקחת מפה את האחריות לאחרים: את האחריות לנשים להגיע לעמדות מפתח, לתת לכולם את הזכות להורות, ללא הבדל, כי הזכות להיות אבא ואימא גוברת על כל דבר, וכמובן הזכות פשוט לסלול את הדרך לאותם צעירים וצעירות שמסתכלים עלינו ומבינים שהם יכולים בעצמם להצליח. לצערי, הרבה פעמים, הינה, אני אומרת גם לך, דנית, אנחנו מגיעים לעמדות מפתח ואנחנו שוכחים את הדרך שהביאה אותנו לכאן. אז אני קודם כול רוצה לאחל לך הרבה הצלחה, ואתה יודע שאני מאמינה בזה. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש: יש לך אחריות להיות באירוע הזה של הזכות להורות והזכות למשפחה לא רק בנאום הפתיחה, אלא לאורך כל התפקיד שלך. ואתה יודע מה, אני בטוחה שאם תרצה

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. יעלה ויבוא חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, ואחריו, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. אתמול עלו באופן מיידי מחירי החשמל,

המים והארנונה, ומה בוחר לעשות שר האוצר החדש של מדינת ישראל? האם הוא בוחר להקפיא באופן מיידי את עליית המחירים, כפי שהוא הבטיח, הבטיחו, בקמפיין הבחירות?

הכי דחוף עכשיו להתעסק במחירי המשקאות הממותקים ובמוצרי הפלסטיק החד-פעמי. פלסטיק חד-פעמי, שמתפרק למיקרו-פלסטיק ומזהם את החופים שלנו, את הטבע, את הגוף שלנו, הוא רעל, משקאות עתירי סוכר הם רעל. הם גורמים לעלייה דרמטית בסוכרת. ישראל היא המקום הראשון בקרב מדינות ה-OECD בקטיעת גפיים בשל סוכרת, והיא נמצאת במקום השני אחרי צ'כיה במקרי מוות מסוכרת. מי הציבורים שהכי נפגעים מסוכרת? הציבור הערבי והציבור החרדי. הסיכון של צעיר חרדי לחלות בסוכרת גבוה ב-150% מיתר האוכלוסייה. על זה תקום ותיפול כלכלת ישראל? זה הדבר הכי חשוב עכשיו? שתייה ממותקת ופלסטיק חד-פעמי? הצעדים של הממשלה שלנו הצליחו מאוד, אז מוכרחים לבטל אותם. לפי בנק ישראל חלה ירידה של 34% בקניית משקאות ממותקים, 18% ירידה בקנייה של פלסטיק חד-פעמי. מי ישלם את ההחלטה הפופוליסטית והשרלטנית של שר האוצר סמוטריץ'? בריאות הציבור, הסביבה, כלכלת ישראל. את זה אנחנו מוכנים למנוע, ואני פונה מכאן לספסלי הקואליציה: אל תיתנו יד לפגוע בבריאות הציבור, בסביבה שלנו, חברת הכנסת גמליאל, תכף השרה גמליאל, ובכלכלת ישראל. זה פשוט פשע, ועלינו לעצור אותו מה שיותר מהר.

תודה רבה לך. תעלה ותבוא חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, ואחריה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית איחולי הצלחה. אם יורשה לי ללחוץ את היד.

בהחלט, תודה לך. אני בחרתי לצטט מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בפתח ישיבת סיעת הליכוד. כך אמר: נכנסתי לתפקיד וגיליתי שורה של מחדלים וחידלון בשורה שלמה של תחומים. המחדל הראשון, ההפקרות בטיפול ביוקר המחיה.

לא עשו כלום, שום דבר, ואפשרו למצב הזה להידרדר. לא נקטו פעולות שיכלו לנקוט בזמן. תמיד יותר קשה להיכנס אחרי שחפרו לך בור גדול, אבל אין לנו ברירה אלא לפעול בצורה תקיפה, מושכלת ואפקטיבית. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. כך אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעת הליכוד. אותו נתניהו, שכבר אמרנו, הוא חלש וסחיט, שזרק הבטחות לכל עבר במערכת הבחירות האחרונה, הבטחות נוצצות ומבריקות ללא כל כיסוי, ממש כמו שאין כיסוי לדברים שאמר היום בפתח ישיבת סיעת הליכוד. לדברים שאמר לא רק שאין כיסוי, גם אין להם אחיזה במציאות, כי רק מי שהסתובב בשנה וחצי האחרונות עם כיסוי על העיניים ואטמים באוזניים יכול לחשוב שממשלת השינוי לא פעלה לטיפול ביוקר המחיה, יכול היה לפספס צעדים מונומנטליים כמו הרפורמה ביבוא, כמו הגידול המשמעותי בהיקף היצוא, כמו השיא בהתחלות הבנייה מזה שנים רבות, כמו הירידה בשיעורי האבטלה, נקודות הזיכוי להורים עובדים ועוד ועוד ועוד ועוד. אדוני היושב-ראש, לא רק שיוקר המחיה טופל באחריות באופן שיאפשר לציבור ליהנות בהמשך, לא רק שלא הושאר פה בור, אלא שהבור שירשה ממשלת לפיד מאותו נתניהו מולא עד גדותיו, והקופה הציבורית נמצאת ביתרה משמעותית.

אבל עובדות לחוד ודמגוגיה לחוד.

כהרגלו, מפיץ פייק ניוז וסומך על כך שהציבור לא טורח לבדוק, איזה פייק ניוז, שיוקר המחיה זה 20% למעלה?

20% העלאה בכל הרשויות זה פייק ניוז? תסתכלו בכיס של האזרח. חברת הכנסת גוטליב, תודה לך.

ומהן העובדות? העובדות הן שבמסגרת ההסכמים הקואליציוניים, יוקר המחיה, שהיה נושא הדגל של מערכת הבחירות האחרונה, ובצדק, נדחק לאחור. כי חשוב יותר להגדיל קצבאות וחשוב יותר לפרק משרדי ממשלה לגורמים ביד אחת ולנפח אותם בשרים נוספים ביד השנייה, וחשוב יותר לנהוג בחוסר אחריות בקופה הציבורית ולחלק שלמונים לשותפים טבעיים. הבטיחו הבטחות נוצצות מאוד בקמפיין הבחירות: חינוך חינם מגיל לידה עד שלוש, הקפאת מחירי החשמל והמים, הקפאת מחירי המשכנתאות, בעצם הכוונה לארנונה, כמובן. היכן המקור התקציבי למימון כל ההבטחות הנוצצות והשלמונים? על חשבון מה זה יבוא? אני יודעת מי לא ישלם, אבל אני רוצה לשאול מי יישא במחיר וכן ישלם.

תודה לך, גברתי. חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

חבר הכנסת מאיר פרוש. נא לוודא שאם הוא מעוניין, שיהיה כאן. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה.

קודם כול ברכות על התפקיד החשוב והמכובד. תודה. בתי הבכורה נעה היא יפהפייה מבחוץ ומבפנים, נשואה לבת הזוג שלה צאלה, ואני סב גאה לנכדה מדהימה בשם תמר ולעוד נכד בדרך. והבת שלי שומעת ומקשיבה. לא תמיד, היא לא מקשיבה יותר מדי לחדשות, היא מקשיבה מדי פעם למה שנאמר בכל מיני מקומות ואיזו תעודה מקבלים. ואני אביא רק כמה ציטטות מ-24 השעות האחרונות. הרב מזוז האשים את יושב-ראש הכנסת באחריות לאסון מירון,

"מצעד הבהמות" על מצעד הגאווה, הרב עמאר, ממנים אותם לתפקידים, "אותם",

הרב יחזקאל מוצפי.

ראיתי אותו מתראיין בכל מקום: נטפל בהם,

והוא מסביר גם: זו תועבה, זו לא מחלה, הוא אומר. אז אני רוצה להגיד לרבנים הלא-מכובדים האלה, שחבריי מהקואליציה, לפחות חלקם, הם באי ביתם, מקבלים ברכתם, הייתי שמח אם הייתם אומרים איזו אמירה מאוד ברורה לאנשים הלא-נכבדים האלה, אותם רבנים, דבר אחד פשוט: זו לא תועבה, אבל זו כן מחלה. המחלה שאתם חולים בה, רבניי הנכבדים, מחלת השנאה. היא מחלה חשוכת מרפא,

וכשמדברים על יציאה מהארון, אני אומר: יש כל כך הרבה אנשים טובים, ללא הבדל דת,

שמסתובבים באור השמש, ואתם סגורים בתוך ארונות חשוכים, מפיצים שנאה, ריב ומדון. אני קורא לחבריי מכל סיעות הבית להגיד אמירה ברורה בהקשר הזה, כי זו לא שאלה של ימין, שמאל ודעות פוליטיות, זו אמירה שלנו כבני אדם לא לדבר דברים מהסוג הזה על אנשים אחרים. אם כבר אתם רוצים ואומרים שזה דין תורה, אולי נתחיל במשהו יותר חשוב בבית הזה, אחד מהדיברות החשובים ביותר זה "לא תגנוב", שפה בבית הזה אין לו מקום, ויש לנו כאלה גם בממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת סגלוביץ'. חבר הכנסת מאיר פרוש נוכח? איננו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, ואחריה, חבר הכנסת מאיר כהן, אם יהיה כאן. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, קודם כול, ברכות חמות. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר חיים כץ, בשבוע שעבר באישון לילה עמדתי כאן ודיברתי על הרשימה השחורה של חבר הכנסת אבי מעוז, אבל אני רוצה, ברשותכם, להתעכב על החלטה אחת שהפכה גם אותי לחלק מהרשימה הזאת. לשמחתי הרבה, לפני כמה שנים, אחרי מיונים לא קלים, התקבלתי ללימודים של שנתיים דרך קרן מנדל, לימודי מנהיגות. הרגשתי כל כך בת מזל, לא האמנתי שדווקא אני נבחרתי להיות בין 20 העמיתים שיזכו לשנתיים מדהימות של ידע רחב, עמיתים ממגזרים שונים, תרבות ממקומות אחרים והמון טקסטים משמעותיים, שנתיים שבהן זכינו להיות נוכחים בהרצאות של טובי המרצים מהארץ ומהעולם, החל מתחום היהדות ועד הפילוסופיה, מכלכלה חברתית ועד פרויקטים חדשניים, והכי חשוב, קבוצה של 20 אנשים שמרכיבים את הפסיפס של החברה הישראלית: חילונים ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים, כולם כאחד למען עתיד טוב יותר למדינת ישראל.

הופתעתי מאוד לראות את קרן מנדל ברשימה ההזויה של אבי מעוז. הרשו לי לספר לכם מעט על הקרן: הקימו אותה שלושה אחים יהודים מתוך כוונה לתרום לחיזוקן של חברות צודקות, סובלניות ודמוקרטיות, בארצות הברית ובישראל, לשפר את איכות החיים בשתי המדינות. הקרן מתמקדת בפיתוח מנהיגות במגזר הציבורי, בארגוני חינוך ובארגונים ללא מטרת רווח ומטפחת דור צעיר של מצוינות בתחומים אלו במטרה להעצים ולמקסם את השפעתם על החברה כולה. הקרן מאמינה בפיתוח החיים היהודיים מתוך כוונה לסייע לדורות הבאים לגלות ולזכור את משמעותן ואת חשיבותן של היהדות ושל התרבות היהודית ולתרום לקיומן של קהילות יהודיות תוססות. ב-25 השנים החולפות הצמיחה קרן מנדל דור של מנהיגים ערכיים, שמאיישים כיום תפקידי מפתח במערכת החינוך בישראל, במלכ"רים וברשויות השלטון הלאומיות והמקומיות.

הקרן מפעילה את התוכנית לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, תוכנית מנדל למנהיגות נוער, תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית ותוכנית מנדל למנהיגות אקדמית, כל זאת למען חיים טובים יותר במדינת ישראל, למען דור העתיד, למען הילדים שלנו ולמען החברה הישראלית. נשמע לכם קיצוני? לכן אני תוהה מדוע חבר הכנסת אבי מעוז ומפלגת נעם בראשותו,

ראו לנכון להכניס את קרן מנדל לרשימה השחורה שלהם במקום לתמוך באלו החותרים ליצירת שיח אידיאולוגי משמעותי ולקירוב לבבות בחברה הישראלית. ממש משפט סיום. החלטתם להכריז עליהם כמסוכנים. בימים סוערים שכאלה אנחנו צריכים הרבה יותר מנדלים בחברה הישראלית וקצת פחות אבי מעוזים.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. הבא בתור, חבר הכנסת סימון דוידסון. כבוד

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, בשלוש הדקות הקרובות אני מדבר לא בקטע פוליטי, אני מדבר על בריאות, כל חברי הכנסת פה מקדישים לך תשומת לב. חבר הכנסת דוידסון, תראה כמה אנשים באו להקשיב לך. תחזיר לי את הזמן, עוד לא התחלתי אפילו. אני קוראת תהילים. אני חוזרת לתהילים.

וכרגע את רק מוסיפה לו דקות. תנוחי קצת. מאיפה יש לה את האנרגיות האלה? מתהילים. מזכיר לי, שלוש הדקות הקרובות לא יהיו בקטע פופוליסטי, לא יהיו בקטע שכל הזמן מדברים עליו, אנטי-חרדים או אנטי-דתיים. נדבר על הנושא של הבריאות, הנושא של הדאגה לילדים שלנו. אז נתחיל עם זה, אדוני היושב-ראש: אין שקר גדול יותר מאשר משקאות קלים. לכל אותם משקאות קלים יש מחיר כבד מנשוא, גם לאדם הפרטי וגם לנו כחברה. אנחנו צריכים להבין שהיום מדינת ישראל, אומנם לא הגענו למונדיאל ואנחנו לא אלופי העולם בספורט, אבל אנחנו מקום שני בעולם בצריכת משקאות ממותקים, אנחנו מקום שני בעולם באנשים שחולים בסוכרת, אנחנו מקום שלישי בעולם באנשים קטועים. כל הנושא הזה מוביל אותי לצריכת הסוכר של ילדינו. צריכת הסוכר של בני הנוער בישראל, תקשיב טוב, אדוני היושב-ראש, עומדת על כמות ממוצעת של 36 כפיות סוכר ליום. 36 כפיות סוכר ליום צורכים ילדים ונוער במדינת ישראל. זה נתון שהוא מפחיד, הוא דרמטי. ובמקום לטפל בנתון הזה ולחשוב איך אנחנו כמדינה נדע להוריד את הצריכה הזאת, לטפל בילדים שלנו, לדאוג לעתיד שלהם, לבריאות שלהם, אנחנו כל הזמן מדברים בפוליטיקה על ביטול המס על המשקאות הממותקים. אז אני לא יודע, נכנס שר אוצר חדש, מר סמוטריץ', והדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, לא מעניין אותו עכשיו שהדלק עולה והחשמל עולה והמים,

חשוב לו מאוד הנושא של המשקאות הממותקים. זה מאוד מאוד חשוב.

אולי את המשקאות הממותקים נשים באוטו, אולי זה יהיה דלק. אבל זה לא דלק, זה רעל. זה רעל לילדים שלנו. אני בטוח שאצלך בבית, אדוני היושב-ראש, הילדים שלך שותים מים, כי אתה מבין את הנושא הזה. אז מה אנחנו עושים? לוקחים את האנשים היותר-מוחלשים, את אלה שבאמת אין להם, ואומרים להם: אנחנו נוריד לכם את המס, לכו תקנו עכשיו משקאות, את הקריסטל הירוק הזה, שאני לא יודע איך שותים את זה בכלל, תקנו ותשתו אותו ותכניסו עוד סוכר לגוף ועוד סוכר לגוף ועוד סוכר לגוף, ונגיע לעוד סוכרת ועוד סוכרת. אז אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך שהיום הנושא של מיסוי משקאות קלים נהוג ב-50 מדינות ברחבי העולם, אבל מה הם עושים עם הכסף של המיסוי? הם מטפלים בנוער ובילדים שלנו, חכה שהוא יקשיב לך. לא, הוא לא מקשיב לי. חבר הכנסת דוידסון, נא לסיים. אני רוצה לסיים בחמישה משפטים, ואולי מישהו יקשיב. קחו את הכסף של המיסוי, קחו אותו ותשקיעו בחינוך והסברה לילדים שלנו, תשקיעו אותו בתוכניות ספורט לגרים באזורים המוחלשים, ודיברתי איתך על זה ואני מדבר עם כולם, תדאגו שהילדים יעשו ספורט במקום לשתות משקאות ממותקים, תיקחו את הכסף ותשקיעו בבניית מתקני ספורט לילדים שלנו. לא עושים את זה. אומרים לילדים שלנו: לכו, תשתו את הרעל הזה, תקבלו סוכרת, תהיו חולים, ושהמדינה אחרי זה תטפל בכם.

אני קורא לשר האוצר לא להגיש את החוק הזה. לטפל בילדים שלנו ולא לתת להם לשתות רעל.

תודה רבה, חבר הכנסת דוידסון. הדובר הבא, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות, בבקשה.

עוד לא הספקתי לברך אותך ואתה כבר מפעיל לי שעון? אני עוצר, אם זה בשביל ברכות. ברור.

אדוני היושב-ראש, חברי חבר כנסת בוסו, אני מברך אותך. אתה הולך להיות סגן יושב-ראש הכנסת, ותרשה לי גם לאחל לך קדנציה מוצלחת בתפקיד הממלכתי והרשמי הזה. זכיתי להיות בתפקיד הזה בכנסת הקודמת, אני מקווה גם להמשיך להיות בתפקיד הזה, וכך אני מברך וחושב שזו עשייה טובה. תודה רבה, זו אחוות פתח-תקוואים, אני מבין. נכון, אחוות פתח-תקוואים, ואני חושב שגם באולם הזה, תהיה סגן במקום אחמד טיבי. מעולה. זה לא סותר אחד את השני.

לא, טלי, זה לא סותר. בבקשה, מועמד שאפשר להסכים עליו. אני לא מסכימה עם דעותיך, אבל מסכימה עם זה שאתה ראוי להיות סיו"ר במקום אחמד טיבי. בבקשה, הינה פתרון.

תודה, טוב שנשארתי לשמוע אותך. חברת הכנסת גוטליב, כשתשמעי את דעותיי,

אני אשב לך כאן עד שתסכים להיות סיו"ר ולא אחמד טיבי. אתה מוסיף לי זמן, נכון? חברת הכנסת גוטליב, את מוסיפה לאנשים עוד דקות. אני מוסיף לך עכשיו. הכול, ובלבד שאחמד טיבי, למעשה עוד לא התחלתי. ובלבד שאחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת. טלי עובדת בשיבוש האופוזיציה, ובלבד שאחמד טיבי, אני אשתוק עד שהיא תסיים את דבריה, ואז אני אקבל את שלוש הדקות המגיעות לי על פי התקנות ועל פי החוק. תומך טרור, ערפאת לא יהיה סיו"ר.

בבקשה. אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש וגם חברת הכנסת גוטליב, כשתשמעי את דעותיי, תתפלאי שבדעותיי אני לא שונה מדעותייך, בדיוק, אבל אתה לא תומך טרור. זה שאתה ממפלגה אחרת זה לא אומר כלום.

חברת הכנסת גוטליב, אני לא רוצה לקרוא אותך בקריאה ראשונה.

תהילים.

קראת פעם? כבר יצא לך לקרוא למישהו פעם ראשונה באולם? זה קטע מרגש. אני לא רוצה להתרגש על חשבון חברת הכנסת גוטליב.

חברת הכנסת גוטליב, אם לא תהיה לי ברירה אני אצטרך לקרוא אותך לסדר. בסוף לא נישאר פה אפילו חצי מניין, למרות שזה נשים.

לי לקח זמן עד שהתחלתי לקרוא אנשים לסדר, כי אני חושב שעדיין באולם הזה אפשר להסתדר,

והכי חשוב, אדוני היושב-ראש, אפשר לשמוע גם כשאתה לא מסכים עם הדובר. וזאת המהות של הדמוקרטיה, המהות של העבודה שלנו כאן בבית הזה, באולם הזה. לא חייבים להסכים, אבל חייבים לתת להשמיע גם דעות מנוגדות. מישהו חכם אמר פעם משפט: אני מוכן להילחם על הזכות שאתה תביע את דעתך.

יש הרבה אנשים שמשייכים לעצמם בהיסטוריה של הדמוקרטיות את הביטוי הזה. אני חושב שלא נעים לשמוע, אבל זאת מהות הדמוקרטיה. כולנו נבחרנו על ידי הציבור, כולנו באנו לשרת את הציבור, וגם כשאתה לא מסכים, צריך לשמוע ולדעת גם להתאפק ולא להגיב, ובטח לא להפריע. אדוני היושב-ראש, שמעתי פה במסגרת הדיבורים של הצעות האי-אמון התבטאויות שסוף-סוף יש ממשלת ימין, ממשלת ימין, ממשלת ימין.

אני חושב שיצא לי לקרוא כמה הסכמים קואליציוניים, אני לא חושב שזה קשור לימין, זה קשור לסוף של הציונות. זה מה שאני מרגיש, כי אני חושב שאם את ההסכמים האלה, אתם, הקואליציה, הממשלה, הולכים לממש, אני לא יודע אם יהיה אפשר לקרוא למדינת ישראל מדינה ציונית. למשל כל הסיפור של הגיוס לצה"ל, אני חושב להפך, שצריך להשקיע כסף כדי לעודד אנשים לשרת בצבא ולהגן על המולדת, על מדינת ישראל, ולא לחפש כל מיני טריקים אחרי כמעט תשע שנים להמשיך את החוק שמאפשר להשתמט, בואו נקרא לילד בשמו, להשתמט מהשירות הצבאי. עוד פעם, אני מאוד רוצה שחבריי לממשלה יצליחו במה שאנחנו התחלנו לעשות בשנה וחצי, למשל כל הנושא של הביטחון האישי. ודאי שאני רוצה. אבל להתחיל מזה שהממשלה, לפני שהיא קמה, דאגה קודם כול להעביר כמה חוקים כי היא פחדה שחלק מהאנשים לא יקבלו תפקידים ואז מה יקרה,

זה לא להתחיל ברגל ימין, השר יואב קיש, זה נקרא להתחיל ברגל שמאל. התחלתם ברגל שמאל ולא ברגל ימין.

לא, אמרת לי שאתה מוסיף לי חצי דקה. הוספתי לך כמעט שתי דקות. אז אני מסיים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אם אתם רוצים להתחיל ברגל ימין, תתחילו ברגל ימין. בינתיים אני לא רואה שהתחלתם, לא ברגל ולא בימין. בואו, ניתן לכם זמן. הדברים שטובים, אמרנו שאנחנו נהיה אופוזיציה ממלכתית, נתמוך בדברים שקשורים לימין, אבל אל תסתתרו מאחורי סיסמאות. סיסמאות לחוד, מעשים לחוד.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת רם בן ברק,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רואה שהממשלה החדשה מאוד מוטרדת מהזהות היהודית שלי ושל חבריי, ולכן גם מיליארדים רבים מוקצים לחיזוק הזהות היהודית. למעשה אין משרד היום, החל ממשרד ראש הממשלה, עבור דרך השרה לענייני שוויון חברתי, השרה לזהות, השרה לפרויקטים לאומיים, כל המשרדים עוסקים בזהות היהודית. אז יש לי שאלה, אני לא יהודי מספיק טוב לדעתכם? אני, ששירתי כלוחם בצה"ל את עם ישראל ובמוסד כ-30 שנה, לא גנבתי, לא שיקרתי, חינכתי את ילדיי לאהבת ישראל ולערכי מוסר וצדק, אני לא מספיק יהודי? מי שבחר להשתמט משירות צבאי הוא יותר יהודי? מי שלא שר את מילות "התקווה" הוא יותר יהודי? מי שגזען מכליל הוא יותר יהודי? מי שמתייחס לאזרחים מסוימים כסוג ב' הוא יותר יהודי? אני יודע את התשובה.

הזכות לחיות את חייו כרצונו ולפי אמונתו, אך ללא כפייה על האחר.

אני מציע לכל אותם יהודים גדולים לחזור לבסיס ולבדוק את הכלל הפשוט של "ואהבת לרעך כמוך". האם אותו הם מקיימים? אני אוהב ומכבד את כל האנשים מכל הדתות, נשים וגברים, חילונים וחרדים, ובתנאי שהם אנשים ישרים, הגונים, שכל אחד מהם עושה כמיטב יכולתו להיות שותף בביטחון, בכלכלה, וכולנו ביחד מקיימים את המדינה הזאת. אני לא מכבד את מי שמשתמט, אני לא מכבד את מי שמתקמבן, מי שהפך את דרך העולם שלו לכזאת של לחיות על חשבון אחרים. אני מציע לממשלה החדשה פחות לדאוג לרמת היהדות שלי ושל חבריי ויותר לפעול למען כל מדינת ישראל ולשמירה על הדמוקרטיה שנמצאת בסכנה.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, מאחר שברוב תעוזה ובחוסר בושה טען השר המקשר חבר הכנסת יואב קיש שאתם ממשלה שדוגלת בשוויון והניף ברוב גאון את דגל השוויון, ומאחר שהטונים הצורמים הללו זועקים לתגובה, בחרתי לדבר מגרונם של אלו שמפלגת ישראל ביתנו מתעדפת: חיילי צה"ל בסדיר ומילואים, ציבור העובדים, ציבור משלמי המיסים, אלו שללא ספק נושאים בנטל החובות. אז בואו נעשה סדר במושגים. כשאני שומעת את חבר הכנסת גפני אומר: חצי מהעם ילמד תורה והחצי השני ילך לצבא, או את שר השיכון גולדקנופ אומר שיותר קשה ללמוד תורה מאשר להיות לוחם בחזית, אין חולק על כך שמעבר לעובדה שמחלקים את עם ישראל לשניים, יוצרים כאן אי-שוויון מוחלט בין שני החצאים: חצי מהעם ישרת בצה"ל ויגן בגופו על החצי השני, חצי מהעם יעבוד, יפרנס, ישלם מיסים לרווחת החצי השני. זוהי אנומליה מוחלטת, ודי להתבונן על תחזית הגיוס של שנת 2050, שמצביעה על כך שפחות מחצי מהעם יתגייס לצה"ל, כי החצי הזה כבר מתחיל להצביע ברגליים. אני מבקשת להתייחס גם לשינויים הדרמטיים שהולכים לקרות לנו בתחום החינוך, כי העתיד של כולנו בסוף נקבע על פי חינוך ילדינו. ההחלטה על תקצוב מוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה ב-6 מיליארד שקלים, פרס על מניעת השכלה, ובכך לבדל את האוכלוסייה החרדית ולא להקנות להם כלים בסיסיים על מנת שבעתיד הם יוכלו לבחור אם להשתלב בחברה ובשוק התעסוקה או בכל אשר יחפצו, זהו אי-שוויון. זה למעשה יוצר תמרור של אין כניסה לציבור החרדי לשוק התעסוקה בעתיד. התנאי הזה הוא בניגוד לאינטרסים של הציבור החרדי, והוא יוצר הנצחה של עוני, של בורות ושל אבטלה בקרב הציבור החרדי. זה לא שוויון, זו שלילת הזדמנות שווה לציבור הילדים החרדים ללמוד מתמטיקה, אנגלית, מחשבים. במקום לאפשר להם ולהנגיש גם את לימודי החול, מונעים מהם את הזכות הבסיסית ומייצרים דה-לגיטימציה במקומות מסוימים שבהם כבר חרדים ביקשו לעצמם לצאת ללמוד. אז לא מספיק שמנעו מילדים קבלת השכלה רחבה, כעת הממשלה הזאת גם מכפילה את התקציב לישיבות, ובכך מנציחה את אי-השתלבותם בשוק התעסוקה ואת התלות של הציבור שאינו עובד בציבור העובדים. נא לסיים. אז אדוני,

זה עוול לציבור המשרתים בצה"ל, זה עוול לציבור החרדי, וזה הדבר הכי מנוגד לרעיון הציוני של כולנו.

זה הכי רחוק מציונות ומשוויון שאני מכירה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מתן כהנא. האמת היא, אדוני השר,

דובר אחר דובר עולה וכל כך דואג להשכלה של הציבור החרדי ולבריאות שלהם.

מחמיא. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הבמה כדי לברך את חברי השר מאיר פרוש על כניסתו לתפקיד השר לענייני ירושלים ומירון, ומעל במה חשובה זו להציע לו את עזרתי הכנה והאמיתית והמלאה בכל מה שקשור בהילולת מירון. כמו שאנחנו יודעים, בהילולה לפני שנה וחצי נספו 45 אנשים באסון האזרחי הכי כבד שהיה פה במדינת ישראל. בשנה שלאחר מכן ארגון ההילולה הוטל על המשרד לשירותי דת כשאני הייתי השר. אני הצלחתי לארגן הילולה שמצד אחד, ברוך השם, כולם חזרו ממנה הביתה בשלום, אבל מצד שני, הייתה הילולה, אין דרך אחרת לקרוא לה חוץ מאשר מאוד לא מוצלחת. אני חושב שאם השר פרוש יפעל במהרה כדי לכנס צוות מומחים שיעסוק בזה, יקרא את התחקירים המאוד-מאוד מעמיקים שהשארנו במשרד ויממש את התחקירים האלה, אז לשר פרוש, בעזרת השם, יש פוטנציאל להצליח לארגן הילולה בטוחה ומוצלחת. אני חושב שמגיע לאזרחי מדינת ישראל שרוצים להגיע למירון בל"ג בעומר ליהנות מהילולה הרבה הרבה יותר מוצלחת מההילולה שאנחנו הפקנו בשנה שעברה.

אני מנצל את הבמה כדי לאחל לשר לעתיד פרוש הצלחה רבה במילוי תפקידו ולהציע כל עזרה שהוא יחפוץ בה.

תודה רבה. אני סמוך ובטוח שהוא קשוב לדברים, במידת הצורך הוא אף יסתייע. הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. "אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך ופרוש עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קדשנו, והנחילם,

ישועה ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה". זו תפילה לשלום המדינה, שנאמרת בבתי הכנסת בשבתות. היא לא נאמרת בכל בתי הכנסת, אדוני היושב בראש, אני מניח שאתה יודע את זה. היום חברי הכנסת יצביעו על מינוי של שר בממשלת ישראל, שלמיטב הבנתי, ואני אשמח מאוד אם הוא יעלה ויגיד אחרת, הוא לא יתפלל בבית הכנסת בשבת תפילה לשלום המדינה. מבחינתו אי-אפשר להגיד תפילה לשלום המדינה. זה אולי הסימן המובהק ביותר לצביעות שאתם מנהלים פה, אפילו התפילה, אין להם גבולות. כמה, כי אפילו לומר תפילה לשלום המדינה זה מבחינתם צלם בהיכל. זה השר שרוצים למנות עכשיו בממשלת ישראל. החוצפה ועזות המצח לבוא ולהטיף כאן, מה עזות מצח?

לאנשים שאת מיטב שנותיהם עשו למען מדינת ישראל, איבדו חברים ומשפחה בהגנה על הארץ הזאת, והיום אתם תבואו לכאן ותתייצבו כדי להצביע ולמנות שר בממשלת ישראל שאפילו תפילה לשלום המדינה

מבחינתו,

מבחינת חלק נכבד מחברי הקואליציה הזאת, הרבנות הראשית, שאתם כל הזמן עסוקים לדאוג לסמכויותיה ולשליטתה על החיים של כל אזרחי ישראל, היא מבחינתם גוף שאפילו אין שום משמעות לפסיקות שלו ולתיקון ההלכות שלו ולכל מה שקובעת הרבנות הראשית, אלא גוף רק בשביל משרות, בשביל פוליטיקה. את התפילה הזו תיקנו הרבנים הראשיים, היא נאמרת בבתי הכנסת, יש לה משמעות עמוקה מאוד לכל יהודייה ויהודי באשר הם, אבל דווקא, אבל דווקא, אתה אומר את התפילה הזאת בשבת?

אבל דווקא, איזו תפילה? אתה הולך לתפילת מוסף בשבת?

חברת הכנסת גוטליב. לא, אדוני, הם לא מבינים.

היא שאלה אם אתה כן אומר את התפילה הזאת.

מה לעשות שהרבנות הראשית, אין לה סמכות על העולם החרדי, אל"ף-בי"ת של גימ"ל-דל"ת.

חברת הכנסת גוטליב. האם אתה מתפלל לכבוד חיילינו הקדושים? לכל שרינו ויועצינו? נמצא פה חבר הכנסת פורר על הדוכן, והוא יענה, אם ירצה. בבקשה. הוא לא צריך לענות, הם לא רוצים

עכשיו אנחנו יודעים מי צריך לעשות פיליבסטר בקואליציה. במובן הזה, אדוני היושב בראש, חבריי חברי הקואליציה, אני מציע שקצת, דבר אל החברים שלך, יש פה הרבה חברים שבאו לשמוע רק אותך,

אה, חמישה. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. כן, כן, סליחה.

אני מציע שמישהו יביא כוס מים לחברת הכנסת גוטליב, נראה שהיא קצת התרגזה, אני לא יודע ממה. יש שם סוכרייה, את יכולה להביע את הכעס שלך בזה שתצביעי נגד מינויו של שר, אין בי שום כעס, אתה עוד לא ראית אותי כועסת. אני רגועה לגמרי.

שלא אצטרך לקרוא אותך שוב בקריאה ראשונה.

נגד מינויו של שר שאפילו תפילה לשלום המדינה

גמליאל לשרה,

ועל מינוי חבר הכנסת מאיר פרוש לתפקיד שר בלי תיק בשלב הזה, הוא מיועד בעתיד לתפקיד שר ירושלים ומסורת, שיתפצל מהמשרד שהשר עמיחי אליהו עומד בראשו, משרד ירושלים ומורשת כרגע, "מורשת" יישאר במקומו, ו"ירושלים" תלך לדרכה ותתחבר עם המסורת. אי-אפשר להוציא מאיתנו את

שרים: לירושלים המערבית ולירושלים המזרחית.

אבל לזה לא הגעתם. אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת, אם כבר עוסקים במינוי הזה, להסתכל מה יש בהסכמים הקואליציוניים על ירושלים. אז הסתכלתי. חשבתי, אם כבר עוסקים בזה, אז אלה יהיו סעיפים גדולים, בשריים, עם לוחות זמנים, עם מספרים, כמו כל מיני סעיפי פירוקים. גיליתי שניים, מצד אחד יש פרק בכל ההסכמים הקואליציוניים שנקרא "ירושלים המאוחדת בירת ישראל". מה כתוב שם? "הממשלה תשקוד על ביסוסה ופיתוחה של ירושלים בירת ישראל בבנייה רחבת היקף,

בתעסוקה ובתקציבים. הממשלה תפעל לשמירה על ריבונות מלאה וחיזוק המשילות בירושלים, לרבות סיכול פעילות של הרשות הפלסטינית בירושלים".

מספרים, תקציבים, קידום שכונת עטרות למשל, הרב עמיחי אליהו, נושא נורא חשוב לירושלים, דברים גדולים, ממשלת ימין על מלא, הגיעה שעתה, על ירושלים,

אבל מה כן יש? וזה רלוונטי לשר שאנחנו הולכים למנות, זה דווקא סעיף שאתם כתבתם, כתוב ככה: "עם הקמת המשרד" שהולכים להקים, המשרד הזה של המורשת, "תקני משרד ירושלים ומורשת ועובדיו, ובין השאר סמנכ"ל תכנון תקצוב, מנהלת תיאום ובקרה, תקציבנית,

מרכזת ועדת מכרזים, יועצת משפטית,

יועץ מחשוב ותקשורת, יעברו למשרד מורשת, יחד עם אגף בכיר מורשת". זאת אומרת שהדבר היחידי, סמוך עלינו,

הדבר היחידי המעשי שבהסכמים הקואליציוניים המתייחס לירושלים זה מעבר התקנים. זכתה בירת ישראל, יעברו התקנים, ואני אגלה לך סוד, אדוני השר: סמנכ"ל תכנון ותקצוב שאתה מעביר, אתה יודע מי הוא? הוא סמנכ"ל ירושלים. גם סמנכ"ל ירושלים בכבודו ובעצמו עוזב את ירושלים ועובר למשרד המורשת.

כל מה שעשיתם בהסכמים הקואליציוניים האלה למען ירושלים, חוץ מלמנות את חבר הכנסת פרוש לשר ירושלים, נא לסיים. רוקנתם לו את המשרד עד אפס, לא השארתם לו תקנים, ואפילו את סמנכ"ל ירושלים לקחתם לו למשרד אחר.

זאת הברכה שהגיעה לירושלים מהמינוי הזה. אני חושב שירושלים כבירת ישראל ראויה לקצת יותר מזה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אלקין. הדוברת הבאה, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מוותר, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. אחרונת הדוברים. לאחר מכן יעלה ויסכם השר המקשר, השר יואב קיש.

לא מסכם.

סעיף 31, אוקיי, בשם הממשלה. יושב-ראש הכנסת, חברים יקרים, שמעתי היום את נתניהו, את הציטוט של נתניהו, שאומר שהממשלה הקודמת בעצם לא עשתה כלום בנושא יוקר המחיה. ואני שואלת את עצמי, ובעיקר שואלת אותו, כמה חוצפה יש לו לאיש הזה, למי שבמשך שלוש וחצי שנים לא העביר תקציב, לקח בשבי את אזרחי המדינה בעצם זה שלא היו תוכניות עבודה, שלא היו תוכניות אסטרטגיות,

ושבעצם הממשלה כולה, שוב ושוב ושוב, הייתה בקיפאון מוחלט. אז אותו נתניהו אומר לנו: לא עשיתם כלום ביוקר המחיה. כאילו הוא עצמו לא היה ראש ממשלה כאן מעל 13, 14 שנים, ובעצמו יצר פה כאוס כלכלי מוחלט כשהגענו והיינו צריכים להתחיל לטפל בו. ואני שואלת אותו, את נתניהו: תגיד לי, כשבקורונה החלטת שאנשים יישארו בבית, סגרת את כל העסקים, את מנועי הצמיחה של מדינת ישראל, שהם-הם שמייצרים את היכולת של הכלכלה להתפתח, מה חשבת שיקרה? מה חשבת שיקרה כשהשארת אנשים בבית ואמרת להם: אל תצאו לעבוד, המדינה תשלם לכם? הוא הציל חיים, זה נקרא.

אז עכשיו, בשנה האחרונה של הקורונה,

הצלנו חיים, אבל הבטחנו שהמשק יתפקד.

ובגלל שהמשק תפקד, אפשר היה לראות את הנתונים הפנומנליים של כלכלת מדינת ישראל, שמדורגת במקום הרביעי בכלכלות העולם.

רק זה עתה פורסם שהיצוא שלה שבר שיאים, 20% עלייה במחירי הנדל"ן.

בכל קנה מידה, של אחוז אבטלה שהוא הנמוך ביותר בעשרות השנים האחרונות.

נתוני הכלכלה מוכיחים כמה ישראל חזקה, דווקא בגלל תפקודה של הממשלה האחרונה. ואני תוהה, אם נתניהו, שידע,

חבר הכנסת מלביצקי, תודה רבה,

כמה חסמים יצר בעצמו במו ידיו בכל תהליכי היבוא לאורך שנים, לא מתבייש להגיד שלא נעשה כלום, כשבשנה הזאת עבדנו מאוד קשה כדי להסיר את חסמי היבוא שהוא בעצמו יצר, כדי להתאים, להוריד את התקנים הישראליים שלא נדרשים במוצרים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, נעשתה פה סדרת פעולות שהביאה ליכולת לשלוט ביוקר המחיה. אממה, ההסכמים הקואליציוניים, כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, רק היום נגיד בנק ישראל אמר את זה בצורה ברורה, ואני מקווה שאתם מקבלים את האמירה המקצועית שלו, המימוש של ההסכמים האלה, משמעותו עלייה באינפלציה. ומי שרוצה לדבר על יוקר מחיה או הורדת יוקר מחיה לא יכול מצד אחד להגיד "בואו נוריד את יוקר המחיה" ומצד שני להעלות את האינפלציה, שפוגעת קודם כול באותן אוכלוסיות חלשות.

ההתרברבות הזאת וחוסר האמינות בדברים שנתניהו אמר היום תעמוד לו לרועץ כבר עכשיו בבואו להקפיא את המשכנתאות, להקפיא את הארנונה. בואו נראה איך הוא מצליח לעשות את זה. תודה לך, גברתי. אני מזמין את השר יואב קיש, בשם הממשלה. בבקשה.

החינוך יואב קיש: כבוד היושב-ראש,

האמת,

למה אני מתכוון? בסרט שבו האופוזיציה, שהייתה קואליציה, תבוא ותתלונן על דברים שהיא עשתה בעצמה. אתה מבין, זה, בדיוק. עכשיו, למה אני אומר את זה? שר החינוך יואב קיש: כי במשרד האוצר ישב שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, במשרד האוצר ישב השר אביגדור ליברמן ושר חמד עמאר. עכשיו, פה זה היה בסדר. כשהם עשו את זה, אז הכול בסדר, מה שנקרא, איך אומרים? מה, לא יודע איפה לקבור את עצמו, חנוך? האירוניה מחפשת מקום להיקבר. שר החינוך יואב קיש: האירוניה לא יודעת איפה להיקבר.

ששמו במשרד האוצר שר שלא הייתה לו שום הגדרה ולא יודע, הם באים ומתלוננים, אתם מבינים? אז חבריי מהאופוזיציה, קואליציה דאז,

אנחנו לא ממציאים שום דבר. כל מה שאנחנו עושים אתם עשיתם, ואתם יודעים מה? ביותר, בכמות פי כמה. שר החינוך יואב קיש: חשבתי שרצית להגיד 24 נורבגים. רם, חשבתי 24 נורבגים. שיא הנורבגים שלכם, 22, עדיין לא נשבר. נראה לי שתשברו. שר החינוך יואב קיש: אתה רוצה, אתה אומר. אני אספר לכם סיפור על טייסים ושיאים. ספר לנו למה התקפלתם מול החמאס.

אתה אמרת 24 נורבגים, רם. היו לכם 22, לא 24 נורבגים. עכשיו אני אספר לכם משהו על לשבור שיאים. חבר הכנסת בליאק דיבר על שיא, אז אספר לך משהו על שיא.

לא הוגדר גיל פרישה לטייסי קרב. מכיוון שלא הוגדר גיל פרישה לטייסי קרב, אז אנשים היו פורשים,

הינה, יש פה את רב-אלוף לשעבר חבר הכנסת איזנקוט, אולי אתה מכיר את הסיפור, אולי זה היה בתקופתך. כשלא היה מוגדר גיל פרישה לטייסי קרב, זה מילואים שוחקים, הינה, מתן גם מכיר, ואנשים היו פורשים בגיל 37, 36, 41, 42. בודדים רצו להמשיך והיו מגיעים ל-50. אבל אז מפקד חיל האוויר, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אולי אתה זוכר,

אמר: תשמע, לא יכול להיות שפתאום יש לו אחד שהגיע לגיל 50. הוא אמר שהוא שם גיל שלאחריו טייסי קרב לא יכולים לטוס יותר בקרב, והוא ציין את גיל 50. אז קודם כול, טייסי קרב לקחו את זה ל-50 ו-11 חודשים ו-30 ימים, אני פרשתי בגיל 51 וקצת,

עכשיו כולם רצו עד גיל 51, כולם רצו. אז אתה מבין, מה שקרה, מה הנמשל? שר החינוך יואב קיש: הנמשל הוא שאם יש שיא אז טייסי קרב הולכים לשבור אותו. אז זה מה שקרה. באיזה גיל פרשת? שר החינוך יואב קיש: שמאל חלש, לא נורא. לפחות היית במקום טוב כשפרשת, טייסת שגם אני הייתי בה כשפרשתי. אז זה לגבי שיאים, אז אני לא חושב שאנחנו נצליח לשבור את השיאים שלכם של הממשלה שהייתה פה לפנינו,

שר החינוך

לכן, בואו לא נתחרה בשיאים, מה שאתם עשיתם פה בכנסת האחרונה זה אירוע שלא היה. אנחנו נמשול פה, ואנחנו נדאג שתהיה פה ממשלת ימין על מלא.

תודה רבה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה על החלטת הממשלה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה. מזכיר הכנסת, נא הקרא את שמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו,

דבי ביטון, נגד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד יואב בן צור,

אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, נגד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד יצחק גולדקנופ,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, נגד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, נגד אלי כהן,

אלמוג כהן,

מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד שרון ניר, נגד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד עידית סילמן, בעד בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד

יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן, נגד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) ואליד אלהואשלה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח

אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה. האם נוכחים כאן חברי כנסת שלא הצביעו ומבקשים לעשות זאת? אין. אם כך, תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות. אם כן, רבותיי, 60 בעד,

אני קובע שהחלטת הממשלה התקבלה. ברכות לשרים החדשים.

אני מזמין לדוכן את השרה גילה גמליאל להצהיר אמונים.

גילה גמליאל, בת עליזה גלאם, זכרה לברכה,